חברות וחברי הכנסת,

היום יום שני י"ז באדר א' התשפ"ד, 26 בפברואר 2024. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/4343/25 וכלה בהצעת חוק פ/4366/25: הצעת חוק

סבו של נריה, אביו של הרב רחמים, כסף להגיע לארץ הקודש ולחונן את עפרה, ונרצח על קידוש השם בדרכו מאתיופיה לישראל. "דמים בדמים נגעו". הנכד נריה, ה' ייקום דמו, נפל על

יודע שאתם שומרים קלה כחמורה על המוסר ועל הערכים, ואתם נלחמים בדיוק לפי הדין, ואתם לא מעלים בדעתכם לפגוע בחפים מפשע, ואתם עושים את זה בתנאים-לא-תנאים, ואני גאה בכם. ככה רושמים, אדוני הרמטכ"ל. המשיכה את הרמטכ"ל הפצ"רית. יום למוחרת הפצ"רית מוציאה הודעה לחיילי צה"ל: חיילים נכבדים, אומנם אתם חיילים טובים ולוחמים, אבל יש ביניכם כאלה שהמעשים שלהם עוברים את הרף הפלילי, ככה כותבת הפצ"רית. גברתי הפצ"רית, אולי תפני ישר לבית הדין בהאג? ישר תדברי אליהם, לאלה שטוענים שהחיילים שלנו מבצעים עבירות? ואני מבהירה לכם פה, ושיהיה ברור לחיילי צה"ל: אני וחבריי איתי כאן לשמור על כבודכם, לשמור על שמכם הטוב, ונהיה אסירי תודה לעד ולנצח על הפעילות ההירואית שלכם להחזרת ביטחון מדינת ישראל. תודה לגברתי. חבר הכנסת ניסים ואטורי, ואחריו, חבר הכנסת בועז טופורובסקי. אתה מעדיף בסוף? חבר הכנסת בועז טופורובסקי, צר לי לקטוע אותך באמצע המריבה, אבל בבקשה, הזמן שלך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. סליחה, לא שמתי לב שהגיע תורי.

כמעט 150 יום אנחנו עם חטופים שנמצאים בתת-תנאים, ואנשים כאן מתנהגים כרגיל. זה איום ונורא. אני מאחל שננצח כמה שיותר מהר את החמאס, את חיזבאללה ואת כל האויבים שלנו, אבל נחזיר קודם כול את החטופים ואת האנשים שלא עשו שום דבר רע, וככה בגלל טעות איומה ונוראה של מדינת ישראל הם חווים את מה שהם חווים. אני רוצה לחזק את משפחות הלוחמים, לנחם את אלה שנפלו ולאחל חזרה מהירה מאוד הביתה לכל מי שנחטף. עם זאת, אני עדיין בא ומזכיר את נושא תאונות הדרכים. אם לא ברור לכם כמה נורא נושא תאונות הדרכים, אני אגיד לכם שהיום לפנות בוקר נער בן 14 עבר תאונה, נפצע אנוש, והחיו אותו על הכביש. אתם תמשיכו לצעוק, אבל אולי חלק יקשיבו: היום נער בן 14 קיבל החייאה על הכביש בגלל שאף אחד כאן לא מזיז את העט שלו בשביל לטפל בנושא תאונות הדרכים. אני רואה את חוסר הטיפול גם בחטופים, וזה לא מפתיע, אבל חבל מאוד שאלה הפנים של הקטל בדרכים. 54 אנשים חפים מפשע נהרגו על הכביש מתחילת השנה. זו הולכת להיות השנה המדממת ביותר כרגע, ואף אחד כאן לא עושה שום דבר.

חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, ואחריו, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מפנה מכאן קריאה וזעקה לשר לביטחון לאומי, השר איתמר בן גביר. במחלקת כף רגל סוכרתית בבית החולים אסף הרופא ישנו כעת,

אסיר מכלא איילון. כמובן, לא מדובר באסיר ביטחוני. הוא אזוק למיטה בידו וברגלו,

ואני אסביר למה: הובטח בשעתו לחבר הכנסת דאז משה ארבל, השר דהיום, שמקרה כזה לא יחזור על עצמו, והינה, זה שוב קורה. למה, ריבונו של עולם, אוזקים חולה? הרי אנשי שב"ס נמצאים לידו, סמוך למיטתו. האסיר הזה התלונן בשבוע שעבר על שושנה ברגל. כמובן שאני לא רוצה להאשים אף אחד, אבל עובדה היא שביום שישי האחרון הוא הובא לבית החולים ושם קטעו לו כמה אצבעות וחלק מכף הרגל. כל בר-דעת מבין שדבר כזה לא אמור להיות שאדם כזה יהיה אזוק.

לפני הכריתה הוא התחנן שייתנו לו להיוועץ במומחה, הרב פירר או עזר מציון, אבל תחינותיו נפלו על אוזניים ערלות. הפור נפל וכרתו לו את מה שכרתו לו. האם יאפשרו לו להצביע מחר? זה כבר כסף קטן, באמת שזה כסף קטן. מדובר במקרה לכאורה מזעזע, שכל פרק שלו צועק לשמיים ומעלה שאלות קשות. אני מבקש מהשר לביטחון לאומי לשלוח נציג לבית החולים לוודא שהחולה לא יהיה אזוק ולהורות על חקירה יסודית של המקרה המזעזע הזה, כדי שלפחות דבר כזה לא יישנה.

תודה רבה לאדוני. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, אחרונת הדוברות לשלב זה. אחריה נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, פעמים רבות אני תוהה לעצמי על עלילות הדם נגד יהודים במאה הקודמת: הן היו כל כך שקופות, הן היו כל כך שקריות, אז איך היו כאלה שהאמינו להן? אבל אז אני נכנסת לדף הפייסבוק של ארגוני השמאל הרדיקלי ומבינה. שנאת יהודים מעוורת את מי שגם ככה אינם אוהבים אותנו, והם קונים את השקרים בלהט רב.

בדיווח מסוף השבוע האחרון של ארגון "מסתכלים לכיבוש בעיניים" אני לא יודעת מי עומד, רבותיי, רבותיי, רבותיי. רבותיי חברי הכנסת, חבר הכנסת טופורובסקי, אופיר,

קחו את זה החוצה.

אי-אפשר עם הרעש הזה,

נראה לי שאני מתחילה מחדש. אם את מרגישה צורך, תתחילי מחדש. אז אני אשמח להתחיל מחדש. רבותיי חברי הכנסת. חבר הכנסת ביטן. חבר הכנסת דוד ביטן, תמשיכו את זה בחוץ, אי-אפשר ככה. כן, בבקשה, אני מתחיל את הזמן מחדש. אני מתחילה מחדש. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, פעמים רבות אני תוהה על עלילות הדם נגד יהודים במאה הקודמת: הן היו כל כך שקופות, הן היו כל כך שקריות, אז איך היו כאלה שהאמינו להן? אבל אז אני נכנסת לדף הפייסבוק של ארגוני השמאל הרדיקליים ומבינה: שנאת יהודים מעוורת את מי שגם ככה אינם אוהבים אותנו, והם קונים את השקרים בלהט רב.

בדיווח מסוף השבוע האחרון של ארגון "מסתכלים לכיבוש בעיניים" אני לא יודעת מי עומד מאחורי חשבון הטוויטר של הארגון, אך מה שאני יודעת זה שבשבת האחרונה הוא הפיץ כרזה על אלימות המתנחלים ועל הטרור היהודי. לכרזה צורפה תמונה של רכב שרוף שמשקף את אחד מאירועי אלימות המתנחלים. על פניו, אירוע, אלא שלאחר בירור קצר מסתבר שהתמונה הזאת נלקחה מתוך ידיעה על רכב של חוליית מחבלים רוצחים שחוסלה בג'נין. אז יכול להיות שלטעמם כוחות צה"ל הם מתנחלים וחיסול מחבלים הוא אלימות המתנחלים, או שהם פשוט בנו על זה שאף אחד לא יטרח לבדוק את התכנים השקריים האלה.

חבריי, ככה נראית לה עלילת דם ודמוניזציה מודרנית. תודה רבה לגברתי. חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראת שעה, חרבות ברזל) (דייר ממשיך מיוחד), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אשר, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, קודם כול, כיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה, אני מאחל לכולנו שמחר, יום הבחירות המקומיות, יעבור בצורה יפה, שקטה, דמוקרטית. זה בהיבטים של הפנים או של הגנת הסביבה? זה בהיבטים של הפנים, אבל בסוף,

הפנים והגנת הסביבה, זה חלק אינטגרלי. היינו בהרבה התלבטויות, דחינו את הבחירות, אבל אמרנו דבר אחד, גם בוועדה, שאנחנו לא ניתן לאויבינו לעצור תהליכים של שגרה במדינה. לכן אני באמת מאחל הצלחה, ורוצה להודות לשר הפנים ולמפקח על הבחירות ולכל הצוות על ההכנה המדוקדקת והטובה, ובעזרת השם, נחזור לשגרה מלאה בקרוב. שיהיה לנו, בעזרת השם, ניצחון אמיתי ונכון לכל העם. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראת שעה, חרבות ברזל) (דייר ממשיך מיוחד), התשפ"ד 2024, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. הצעת החוק מבקשת לסייע בדיור הציבורי לבני משפחות של מי שנקבע כחטוף או כנעדר או למי שנהרג בפעולות האיבה או פעולות המלחמה שאירעו במהלך מלחמת חרבות ברזל. חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי הקיים קובע הסדר לגבי דייר ממשיך בדיור הציבורי. לפי הסדר זה, אדם שמתגורר עם זכאי לדיור ציבורי שנפטר או עבר להתגורר במוסד סיעודי, יוכל המתגורר עם הזכאי להמשיך ולהתגורר בדירה הציבורית כדייר ממשיך אם התגורר במשך שלוש שנים לפחות עם הזכאי ואם הוא עצמו כמובן עומד בתנאי הזכאות לדיור ציבורי לפי כללי משרד הבינוי והשיכון. עם תחילתם של אירועי מלחמת חרבות ברזל, ולנוכח המצב הקשה שאליו נקלעו משפחות חטופים ונעדרים ומשפחות של מי שנהרגו באירועי המלחמה, ביקשה הממשלה לתת סיוע נקודתי למשפחות כאמור שהתגוררו עם זכאי לדיור ציבורי שנפטר או עבר למוסד סיעודי, ולאפשר להם לתקופה מוגבלת להמשיך ולהתגורר בדירת הזכאי, כדי להקל עליהם את ההתמודדות בתקופה קשה זו. לפי המוצע, בני משפחה שהתגוררו עם זכאי לדיור ציבורי כאמור ושמישהו מבני משפחתם נהרג באירועי המלחמה או הוגדר כחטוף או כנעדר, יוכלו להגיש בקשה להמשיך ולהתגורר בדירה בתוך חצי שנה מיום שבן משפחתם נהרג או הוגדר כחטוף או כנעדר או מיום תחילתו של החוק המוצע ולאחר אישורו, אני מקווה, עכשיו במליאה. משרד הבינוי והשיכון יגדיר בכללים את אופן בחינת הבקשות, בהתחשב במצבו הסוציאלי, הכלכלי או הרפואי של המבקש. אישור המגורים בדירה יינתן לתקופה שלא תעלה על שש שנים מיום הגשת הבקשה. עוד מוצע בהצעת החוק כי משרד הבינוי והשיכון יוכל לאשר למבקש להתגורר בדירה אחרת מדירת הזכאי, ככל שיהיה צורך בדירת הזכאי מבחינת שטחה ותנאיה לזכאים אחרים הממתינים לדיור.

אישור כאמור במהלך שלוש השנים הראשונות מיום הגשת הבקשה יוכל להינתן רק אם ניתנה לכך הסכמת המבקש, וזאת כדי למלא את מטרת החוק ולמנוע מבני משפחות ההרוגים, הנעדרים או החטופים את הקשיים הכרוכים במעבר דירה. הצעת החוק הזאת היא חשובה. לא האמנו שנצטרך להביא הצעות חוק מהסוג הזה כשמדברים על חטופים, על הרוגים ועל נעדרים. הצעת החוק שופרה בוועדה מעבר למה שהוצע בזמנו ואושר על ידי הממשלה. היא חשובה מאוד בימים אלה, ונקווה, בעזרת השם, שלא נצטרך עוד להצעות חוק מסוג כזה במצב של מלחמה. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות. אבקש כי הכנסת תתמוך בהצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח המוצע על ידי הוועדה.

להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות רשות דיבור של סיעת ישראל ביתנו. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, אינו נוכח, חבר הכנסת עודד פורר,

אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח.

נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראת שעה, חרבות ברזל) (דייר ממשיך מיוחד), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. אני מבקש מחברי הכנסת לשבת במקומות. נעבור להצבעה.

נתקבלו. בעד, שמונה, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראת שעה, חרבות ברזל) (דייר ממשיך מיוחד), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראת שעה, חרבות ברזל) (דייר ממשיך מיוחד), התשפ"ד 2024, נתקבל. בעד, תשעה, אין מתנגדים.

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראת שעה, חרבות ברזל)

התשפ"ד 2024, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. [רשומות (הצעות חוק, חוב' מ/1722).] חברי הכנסת,

הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה,

ז' באדר ב' התשפ"ד, 17 במרץ 2024. בכך מוצע כי יוארך תוקפו של המסלול הייעודי של עיכוב הליכים לשם גיבוש הסדר חוב אשר נכלל בפרק האמור כהוראת שעה זמנית, נוכח משבר הקורונה שהיה בשעתו. הוראת השעה נחקקה זמן קצר אחרי רפורמה מקיפה בדיני חדלות הפירעון, שבמסגרתה לא נכלל מסלול עיכוב הליכים מסוגו של המסלול הזמני שעוגן בהוראת השעה. על רקע זה, ההצדקות שעמדו בבסיס הוראת השעה נגעו באופן בלעדי להתמודדות עם משבר הקורונה. על אף האמור, ולנוכח חשיבות הנושא והתובנות שניתן להפיק מהשימוש במסלול המיוחד, משרד המשפטים יזם בשנת 2022 עבודת מטה מקצועית ומקיפה שתכליתה הפקת לקחים מיישומה של הוראת השעה וגיבוש המלצות עקרוניות לטווח הארוך. בהמשך לכך, על אף דעיכת המגפה, ועל מנת לאפשר את השלמת עבודת המטה וגיבוש ההמלצות בהתבסס על מסד נתונים רחב ועל מצב משפטי רציף ומתמשך, הוארכה בשנת 2023 הוראת השעה ב-12 חודשים נוספים, עד 17 במרץ 2024. עבודת המטה האמורה החלה בטרם פרוץ המלחמה והושלמה זה מכבר. בימים אלה מקודם תזכיר חוק נפרד לתיקון חלק י' לחוק חדלות פירעון המבוסס על עבודת המטה, ובמסגרתו מוצע להסדיר בחוק באופן קבוע, במקום ההסדר הזמני שנקבע בהוראת השעה, את התנאים שבהם יהיה בית המשפט רשאי לתת צו עיכוב הליכים זמני במסגרת הליך לאישור הסדר חוב. התיקון המקודם בתזכיר הנפרד הוא תיקון קבוע ותשתיתי בדיני חדלות הפירעון, שאינו קשור למלחמה, המצויה עדיין בעיצומה, ולמצב החירום. על מנת למזער שינויים בדין ולספק לשוק ודאות לגבי המצב המשפטי עד חקיקת התיקון הקבוע לחוק, מוצע כעת להאריך בתשעה חודשים את התקופה שבה תמשיך לעמוד בתוקפה הוראת השעה,

עד ליום ט"ז בכסלו התשפ"ה, 17 בדצמבר 2024, וכן להסמיך את שר המשפטים, באישור ועדת החוקה, להאריך את התקופה מעבר לכך בשלושה חודשים נוספים לכל היותר.

בהארכת המצב הקיים בפרק זמן נוסף, ובמהלכו ניתן יהיה לקדם את התיקון הקבוע והתשתיתי לחוק. לשם כך מתבקשת הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה הראשונה ולהעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה, אדוני השר. נעבור לדיון האישי. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי, ראשון הדוברים, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול, אינו נוכח, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב, הינה נוכחת.

עם ישראל הנכבד, זה נאום לאוזניו של יאיר לפיד, כי אף אחד לא יגיד לו פשוט את האמת בפנים. אז בוא אני אגיד לך, אדון יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, מה אתה עושה לעם ישראל. אני לא נוהגת להקריא דברים, אבל אני חייבת להקריא מילה במילה את מה שהוא אמר היום. אי-אפשר להאמין שראש אופוזיציה שהיה פעם ראש ממשלה מדבר בצורה כזאת בזמן מלחמה. יאיר לפיד אומר, קבלו את המילים: זה שבנימין נתניהו עדיין בחיינו אחרי 7 באוקטובר, זה מטורף לגמרי. זה לא יכול להימשך. הוא לא כשיר והוא אשם. אנחנו צריכים בחירות בהקדם האפשרי.

אדון יאיר לפיד, אם כבר אתה דן במי אשם או לא אשם, אז אתה אשם בהסכם הגז עם לבנון, אתה אשם בחיזוק חיזבאללה. זה במשמרת שלך. אתה גם אשם, כי פורסם שבאוקטובר 2022, כשנתניהו לא היה בשלטון, כשאתה היית בשלטון, היה דוח סודי ביותר שלימד והתריע מפני תופת אוקטובר שבאה עלינו לרעה שלב אחרי שלב. זה פורסם, הדוח הסודי הזה פורסם על ידי אילנה דיין בעובדה. אני לא מאמינה שאני מצטטת אותה, אבל זה היה במשמרת שלך. ואם אתה רוצה כבר לדעת מהי אשמה ומה זו כשירות, אז אלו שתי מילים שאני פשוט אסביר לך אותן.

אני אגיד לך במה אתה, לשיטתך שלך, לא כשיר להיות מנהיג. בשבוע שעבר ברחת מהמליאה כשהצבענו על העברת כסיף מתפקידו כחבר כנסת, אותו כסיף שאמר שמחבלים שפוגעים בחיילינו הם כמו הפרטיזנים שפגעו בנאצים. אתה ברחת במשחק פוליטי, באיזשהו תירוץ שאולי בג"ץ יתערב. אז אתה גרמת כאן לתומכי טרור בכנסת לצהול ולשמוח. אלו גם אי-כשירות וגם אי-אחריות. אבל יש לך דברים הרבה יותר מהותיים. אם אתה לא מבין שבזמן מלחמה אין מקום לעשות בחירות, מהסיבה הפשוטה, שאני אזכיר לך: בחירות זה מהלך של כמה חודשים. בוא נניח שאנחנו זונחים את הרעיון הדמוקרטי של ארבע שנים של קדנציה, אבל בזמן מלחמה, כשחיילנו בצפון ובדרום, בחזיתות השונות, לרבות ביהודה ושומרון, ובעוד גזרות שאתה מכיר, או אולי שכחת, נדמה לך שאפשר לצאת לבחירות? שאפשר לקיים פריימריז?

אצלך אין פריימריז, אתה בוחר את חברי הכנסת בהתאם למי סר למרותך ועושה בדיוק את מה שאתה אומר לו לעשות. אז אדוני יאיר לפיד, לא יכול להיות שאתה תיקח חלק בהסתה פרועה, הסתה פרועה כנגד ראש ממשלה מכהן.

אני חייבת לומר לך, יש עוד שיטות: אפשר להעביר ביקורת עניינית, שאני לא שומעת אותך מעביר, כמו על הטלת מצור על עזה, אי-אספקה של סחורות לעזה, אי-אספקה של דלק, נגיד שהייתי שומעת אותך. אבל אתה אדם של סיסמאות. אני לא מבינה, מה, אתה מפגין בקרן רחוב? אתה מתסיס ומלבה שוב את השיסוי ואת השנאה ואת המרי האזרחי. ואפרופו אשם, אני רוצה להגיד לך משהו: לא שמעתי אותך שואל שום שאלה רצינית, לא איפה היה השב"כ, ואיפה היה מידע ב-7 באוקטובר, ומה קרה בליל 6 באוקטובר, ומהם כל הסיפורים על כוח טקילה, ואיפה העדויות הללו.

אתה לא נוגע בשום דבר שצריך לשאול, אתה פשוט מאשים ראש ממשלה.

ראש ממשלה הוא אחראי קונסטרוקטיבית, מעצם התפקיד שלו. מכאן ועד אשם יש גבולות אחרים וברורים לגמרי. אז אתה היום נואם וקורא לראש הממשלה שלנו "אשם" ושזה לא נורמלי שהוא עדיין בחיינו?

אתה קורא כאן להסתה פרועה ולפגיעה פיזית בראש ממשלה? מה נסגר איתך, אדוני ראש האופוזיציה?

תחפש ביקורת עניינית, אז ייטב פה,

אבל סוף כל סוף אתה מגלה בעצמך על עצמך שאתה לא ראוי להנהגה. מנהיג לא עושה שימוש בהסתה פרועה שכזאת.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב,

אינה נוכחת, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס,

אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, בימים אלו אנחנו עובדים על התקציב, ואנחנו רואים במו עינינו את הקיצוצים הנוראיים, במיוחד בתוכניות הבסיסיות שנוגעות לחברה הערבית. אני רוצה להתייחס עכשיו לתוכנית אחת, התוכנית למלחמה בפשיעה בחברה הערבית. חשוב לי לציין שעוד לא עברו חודשיים בשנה הזאת ויש לנו כבר 27 נרצחים, חמישה מהם נרצחים בתחילת השבוע, ממש תוך 48 שעות, חמישה נרצחים, אב ובנו, והרצח האחרון באום אל-פחם. אני לא חושבת שיש בן אדם בר-דעת שהיה מסתכל על הרצח שהיה באום אל-פחם, באמצע היום, באמצע כביש מרכזי, ראשי, מלא אנשים, מלא מכוניות, פשוט מאוד פושעים עוצרים, יורדים מהרכב, הורגים את הבן אדם ברכב שלו, חוזרים לרכב שלהם וממשיכים. ככה זה במדינת ישראל. ככה זה כשיש שר שהשם שלו הוא השר לכישלון. ככה זה כשהממשלה מפקירה את אזרחיה. ככה זה כשאין מי שחושב שצריך לקום ולעשות מעשה. זאת לא גזרת גורל, זאת החלטה פוליטית נטו, ותו לא. עובדה, לפני שנתיים, כשמי שישב על הכיסא, שהוא איש מקצוע, רצה, היו החלטות והוא עבד בהתאם, המצב לא היה כזה. משנת 2000 ועד עכשיו, להוציא שנת 2022, הרצח והפשיעה גואים בחברה הערבית. דבר אחד ברור: יש ממשלות שלא אכפת להן, לא אכפת להן מחיי אדם, אבל לא כל אדם אדם מסוג מסוים. כנראה שהדם של הערבי שונה מכל דם אחר, ולכן הוא מופקר.

מעל במה זו, אני קוראת לשר הכישלון לעזוב את הכיסא שלו ולהודות בכישלון שלו. אני פונה לממשלה,

התקציב עדיין לא אושר. אל תשיתו עוד גזרות קשות, גורליות, שגובות מחיר מכלל החברה הישראלית, ומהחברה הערבית באופן ספציפי.

חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת,

חבר הכנסת אריאל קלנר, מוותר, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח.

אני רוצה להודיע שרשימת הדוברים סגורה. תודה. כבוד היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו ערב בחירות מוניציפליות.

להלן תרגומם: אנחנו ערב בחירות למועצות המקומיות. זו זכות דמוקרטיות שיש לנצלה כדי שכל תושב, כל יישוב, כל כפר וכל עיר יקבעו מי ישלוט וינהל את ענייני היישוב.

היא שהבחירות האלה יהיו נקיות, גם לאחר קבלת התוצאות. הסיסמה המתמדת שכולם חוזרים ואומרים תמיד:

לא משנה מה יהיו התוצאות בכל יישוב ויישוב, אני וחבריי

חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אני מוצא את עצמי בחודשים האלה, מדי פעם, מדבר פה על ביקור אצל משפחת אבלים שמותיר בך סריטות, לעיתים עמוקות יותר. כל ביקור מטיל בך סריטה של כאב. הרבה פעמים אתה גם לוקח מסרים להמשך החיים שלנו. הבוקר, מכיוון שהייתי צריך להגיע באיזשהו שלב מוקדם לכנסת, הגעתי קצת מוקדם למשפחתו של רב-סרן אייל שומינוב, שאתמול הייתה ההלוויה שלו בכרמיאל. אז נכנסתי, הסתכלתי שאפשר להיכנס, ואני מודה שהיה לי זמן איכות עם האבא אשר. הדברים שרציתי להעלות כאן

אביו הגדיר את עצמו כאדם לא דתי, גם אותו וגם את הבן שלו, מ"פ בגבעתי שנהרג. הוא אמר שלמרות זאת, הוא היה חוזר וקונה הרבה ספרים, כיוון שהוא למד מהחיילים הדתיים שלו, הוא רצה ללמוד ולהעמיק. אחר כך הוא אמר לי שכשהתאמנו ברמת הגולן לקראת הכניסה לעזה, אז הוא גם ביקש ממנו להכין בשר לעל האש, והוא אמר לו: אבל תדע שזה צריך להיות כשר למהדרין, כיוון שחלק מהקצינים שיבואו איתי מקפידים מאוד. עכשיו, החיילים שהוא דיבר עליהם אלה חיילי ישיבות הסדר. יש לי הערות גם על המסלול של ההסדר. אני לא חושב שזה, לא הימים ולא החודשים האלה. אני חושב שהחיבור הזה, ולצערי ראינו את זה תמיד ורואים את זה גם היום, אולי ביתר שאת, את חלקם ברשימות הנופלים, הוא בא לומר לכולנו, לשים את כולנו בפרופורציות ואולי לחבר את כולנו גם באשר למה היחד הזה מחייב אותנו לא רק איך להתנהג אלא גם ללמוד, גם להכיר. כיוון שאני שומע עוד פעם, גם בדיונים בוועדת חוץ וביטחון, בקרב חברים שלי, גם את הרעיון למה צריך את ההסדר, אז ברשותך אני אסכם ואומר את מה שאמרתי גם כראש אכ"א, זה לא התחדש לי עכשיו, זה רק מתחזק: מדינה שיודעת לעשות מסלולים למוזיקאים מצטיינים לטובת העתיד המוזיקלי שלה, ויודעת לעשות מסלולים של ספורטאים מצטיינים לטובת העתיד הספורטיבי שלה, צריכה לדעת לעשות גם מסלולים מיוחדים לטובת העתיד הרוחני-תורני שלה. אני חושב שהמסלולים האלה מוכרחים להיות כאלה שמשלבים גם שירות קרבי וגם לימוד תורה. ככה צריכה להתפתח עתודה רוחנית למדינת ישראל. זו הבשורה הגדולה שישיבות ההסדר הביאו לעולם התורה וגם לעולם של כולנו. אני מאחל לכולנו שבכלל לא נדע עוד שכול, לא בקרב אותן אוכלוסיות שהזכרתי וכמובן לא בכלל.

אפרופו מסרים של הורים שכולים, ישבתי עם משפחת חבה, עם ההורים של נועם, השם ייקום דמו, והבטחתי שאני אדבר על זה. עכשיו הייתי אמור לנאום, אבל אני מנהל את הישיבה ואני לא יכול לנאום, אז אני רק אגיד שדבר אחד הוא ביקש: תמסור לכל החברים שלך בכנסת שדבר אחד אנחנו מבקשים, אחדות בעם ישראל. אחדות בעם ישראל. הוא ביקש שאני אצעק את זה ונגיד את זה לכולם, ואנחנו נעשה את ההשתדלות, למרות שכולנו נופלים בזה לפעמים. חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח. חבר הכנסת אליהו רביבו, בבקשה. ברשותך, אדוני היושב-ראש, הכנסת, מכובדיי השרים, לפני שאתייחס להצעת החוק שבגינה עליתי לנאום, אני מבקש להתייחס לדברי הבלע של חברת הכנסת יאסין. לפני שמתלוננים על משטרת ישראל ועל השר לביטחון לאומי, ממשלת ישראל וחבריה, טלו קורה מבין עיניכם. תשאלי את עצמך מתי בפעם האחרונה את או חברייך אזרתם אומץ והגעתם לדיונים, לדוגמה בוועדה לביטחון לאומי, ששם אנחנו מנסים לקדם חוקים שאמורים להילחם בפשיעה במגזר הערבי. היום הייתי. בוא, ברשותך, חבר הכנסת טיבי, הצעת החוק שלי שעוסקת בהחמרת ענישה בשחרור בערבות, שכל תכליתה של הצעת החוק הזאת, היא אמורה לסייע למשטרה להתמודד עם פשיעה שהולכת וגוברת בתוך חמולות, בתוך משפחות מרובות נפשות, שהרבה פעמים בשל סכסוך קטן, מעשה הנקם והרצח שמלווים את אותה משפחה, שכונה ועיר נמשכים ונפרסים למעלה מעשר שנים, אדוני השר. אני לא זוכר שמישהו מכם הגיע אי פעם לוועדה ואמר ליושב-ראש הוועדה: זה חוק נחוץ. אנחנו מבקשים להילחם בפשיעה, אנחנו מבקשים להילחם בחיסולי הדמים. אנחנו מבקשים לפנות לציבור ששלח אותנו, ולא להמשיך לעשות שקר בנפשנו, ולהגיד להם: תפסיקו לטשטש ראיות. תפסיקו לפחד ולשתף פעולה עם פושעים. תתחילו להעביר אינפורמציה שבאמצעותה השוטרים יוכלו להגיע באמת לחקר האמת ככה שגם שופטים שכל כך ממהרים לשחרר חשודים לא יוכלו לעשות כן, שכידוע, בכזה מצב יהיו מספיק ראיות ותהיה תשתית שבגינה ניתן יהיה למצות את הדין עם אותם פושעים.

ברשותך, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, מכובדיי כולכם, בימי תקציב המדינה, השלישי השנה, ידענו שיש פיצוצים וחילוקי דעות בין חברי הכנסת לבין משרד האוצר. בניגוד לכך ובשם האחדות אני גאה מאוד שהחוק להרחבת שירותי הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי עולה כאן במליאה. למרות שלצערי התקשורת לרוב לא מתעניינת בהישגים למען הציבור ואוהבת לסקר פיקנטריות ולהוציא דברים מהקשרם, חשוב לי שתדעו: החוק הזה הוא תוצר של יוזמה שלי לקירוב לבבות בין משרד האוצר לבין סוכני הביטוח והבנקים, לאחר משא ומתן בהובלתי שנמשך חודשים רבים. אני רוצה להודות ליושב-ראש ועדת הכספים כבוד הרב משה גפני על הגיבוי, לשר האוצר ולנציגותיו המסורות והשנונות באגף התקציבים אביגיל ועפרי על המקצועיות, על המסירות ועל הנכונות, ולחברי שר התקשורת שלמה קרעי, שנרתם לסייע ולייעץ בזמן אמת. חשוב לי להודות מעל במה זו גם לנשיא לשכת סוכני הביטוח מר שלמה אייזיק על השותפות ועל הבנת צורכי המשק, וגם לסוכני הביטוח ראובן טיטואני וקובי סויסה על הנכונות. אדוני היושב-ראש, שתי עובדות עומדות בבסיס הצעת החוק הזאת:

פנסיה היא מוצר מורכב, ולצערנו רוב הציבור לא מבין בו כלל ועיקר. השנייה, אדוני היושב-ראש, היא שרוב העולם נמצא היום בדיגיטל.

את שתיהן נבין שהחוק הנוכחי הוא הכרחי במאה ה-21 ונרחיב את שירותי הייעוץ הפנסיוני בישראל. חשוב לי לסיום לומר לפרוטוקול, ושיהיה ברור: יש בידיי התחייבות כתובה וברורה מהבנקים שבעקבות הצעד הזה לא ייסגרו סניפים. אנחנו לא נאפשר זאת, אני אומר את זה כאן באופן מפורש. עוד חשוב לי לציין שהחוק אינו מושלם, ותפקידנו בוועדת הכספים הוא לדייק אותו כדי שהציבור יקבל את השירות המיטבי, וכך כמובן גם נגביר את התחרותיות במשק. אני מבקש מחבריי לתמוך בהצעת חוק זו.

אני מזמין קודם כול את חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. אני מזמין את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין לסכם את הדיון,

אין צורך. אין צורך. חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה.

ההצעה להעביר את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4,

נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

11,

אני קובע כי הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4, הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 2) (הארכת תוקף, חרבות ברזל), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת החוקה,

חברי הכנסת, הנושא הבא על

בשם שר האוצר, אני מתכבד להציג את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. אני אקצר. בגדול, מוצע לתקן את סעיף 11(ה) לחוק ולאפשר לתאגיד בנקאי או למי שעוסק בשמו בייעוץ פיננסי להעניק ייעוץ כאמור גם באמצעי דיגיטלי, ובכלל זה באמצעות אתר האינטרנט או היישומון הסלולרי של תאגיד הבנק. תודה. דובר ראשון, חנוך דב מלביצקי, אינו נוכח, חבר הכנסת מתן כהנא, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה.

כנסת נכבדה, מדינה דמוקרטית לא יכולה להתקיים בלי שוויון בסיסי בין אזרחיה, בלי חוזה חברתי אמיתי שכולם כולל כולם מחויבים אליו. הדרישה הזו לשוויון היא גם הדבר ההוגן, הצודק והנכון לעתידה של מדינת ישראל. אבל בכל פעם שהציבור המשרת והעובד קם ודורש שוויון בנטל השירות, שוויון בהשתתפות בתעסוקה, מייד קמים וקוראים לנו: שונאי חרדים. זו טקטיקת האשמת קורבן קלאסית: אם אתה מוחה כנגד חוסר צדק, אז טוענים שאתה שונא את מי שכנגדו אתה מוחה. זאת טקטיקה שנועדה לטשטש את העובדה שחוסר הצדק והשוויון הוא תוצאה של דיל פוליטי מעוות שנועד להעדיף מגזרים מסוימים על פני מגזרים אחרים במדינה. ואנחנו, הציבור המשרת והעובד, שיתפנו פעולה עם העיוות הזה יותר מדי זמן. שיתפנו פעולה כי לא רצינו להיקרא שונאי חרדים, שיתפנו פעולה כי הרגשנו אחריות כלפי המדינה, שיתפנו פעולה כי היינו עסוקים בלגמור את החודש. ובזמן שאנחנו משתפים פעולה, יש מי שמבקשים דווקא עכשיו להמשיך ולהגדיל עלינו את המעמסה, להכביד עוד יותר. הזרמת מיליארדי שקלים נוספים לעידוד השתמטות משירות ומתעסוקה של צעירים חרדים, לצד החוק להכבדת הנטל על המשרתים בסדיר ובמילואים, וכל זה בעיצומה של מלחמה נוראית, הם הקש ששבר את גב הגמל, או יותר נכון את גב החמור. לא עוד. לא אכפת לנו יותר שתקראו לנו שונאי חרדים, כי אנחנו לא שונאים, אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים את מדינת ישראל ואת עם ישראל. מי שאוהב את המדינה שלו, רוצה שהיא תפרח ותצמח. מי שאוהב את העם שלו, מתעקש שיהיה חוזה חברתי אמיתי, הוגן ושוויוני. מי שאוהב ומכיר את תורת ישראל, יודע שאסור להישאר בישיבה בזמן שהאחים שלך יוצאים למלחמה. שוויון בנטל עכשיו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח. חברת הכנסת טלי גוטליב. כשאמרו לי שבפוליטיקה לא דואגים לעם ישראל, לא הבנתי עד כמה, אז אני רוצה לעשות לכם סדר מהי פוליטיקה זולה שאתם רואים כאן היום ממפלגת יש עתיד. לא לא לא, אנחנו לא דנים בחוק הגיוס, הרי אמרתי לכם כאן שגם אני לא אצביע לחוק גיוס שנותן פטור לחרדים. לא, החוק הזה לא נמצא על השולחן. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה שבה ביקש שר הביטחון, על פי גורמי הביטחון, להאריך את הוראת השעה שבה הארכנו את גיל הפטור מ-40 ל-41 לחוגרים ומ-45 ל-46 לקצינים. זו בקשת הצבא בזמן לחימה. מגיע יאיר לפיד ואומר: אנחנו נגייס חרדים.

אדון לפיד, אני עכשיו במלחמה, אני צריכה עכשיו לוחמים מיחידת יהל"ם. בתוך כמה זמן אתה מכשיר את הלוחמים האדירים האלה?

יש לי שנה?

אני צריכה עכשיו קצינים,

מפקדי יחידות, מפקדי פלוגות לצפון, לדרום וליהודה ושומרון. אני אגייס חרדים, אני יכולה להפוך אותם ברגע למ"פים? ברגע למג"דים? ברגע לסמג"דים? מה נסגר איתכם? החוק שהיום נמצא בוועדת החוץ והביטחון בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, עוסק בהארכה של גיל הפטור פעם נוספת, אחרי שהארכנו פעם אחת בשלושה חודשים. אפילו הייעוץ המשפטי של הוועדה הציע היום להאריך בארבעה חודשים ולא עד דצמבר, בשל נחיצות במלחמה. עומדת כאן גברת מיש עתיד ואומרת שאכפת לה, אכפת לה מהמדינה, וצריך שוויון. אם אכפת לך מהמדינה, גברתי, כנסי לחוץ וביטחון ותצביעי, כפי שביקש ממך נציג הצבא, להאריך את גיל הפטור בעוד ארבעה חודשים. בזה הבאתי לכם את העובדות לאשורן. ואם נשארה לי עוד דקה וחצי, אז אני רק אספר לכם מה ההבדל בין להיות קואליציה לבין להיות אופוזיציה. קבלו את האינפורמציה הבאה, בקרוב אצלך, גם אתה תקבל בטח, אדוני היו"ר: אנו נבצע פעולות נקם בחברי הקואליציה. קיבלתי. קיבלתי. הינה, גם היו"ר. הגיעו לרמת הגולן. תהיה פגיעה משמעותית בהם ובבני משפחותיהם. מדובר בפגיעה בנפש שתתוכנן ותתבצע בתוך כמה חודשים. נמשיך במאמצינו ללא הגבלת זמן. האיומים הללו הגיעו לביתי, לביתו של היו"ר, לביתם של חברים נוספים, עם פלט, פרטים ותעודות זהות שלי, של בני המשפחה שלי, אפילו של הגרוש שלי,

מה הוא חטא שגם הוא בתוך הרשימה הזאת לא ברור לי, אבל גם הוא שם, וההורים שלי ואח שלי. הבטיחו לנו במכתב איומים שיש הסתייגויות: מי שעשה מילואים, לא יעשו לו שום דבר, אבל הפרטים שם לא מאה אחוז, כי אחד האחים שלי שמוזכר שם ואחד הבנים שלי כן עשו מילואים. אז חן-חן שהם מסכימים לא להכחיד את כולנו. אבל עכשיו ברצינות, האם אתם חושבים שיש לי מאבטח?

יש לך מאבטח, אדוני היו"ר?

אם מישהו מהאופוזיציה היה מקבל את המכתב הזה,

אין מאבטח, אם מישהו מהאופוזיציה היה מקבל את המכתב הזה עם עשירית מהאיומים שאני קיבלתי, היה לו מאבטח, זה היה פותח מהדורות חדשות. אבל בערוצי 12, 13, הס, שקט ודממה. מה זה מעניין? מקסימום יחסלו את טלי גוטליב. אני לא בטוחה שכל כך יהיו עצובים. ועכשיו בשיא הרצינות. אנחנו נבחרי ציבור, ואין לקבל שאנחנו נקבל את האיומים האלה בדואר בבית שלנו. מישהו בא פיזית ושם לי את זה בתיבה. יש פה חברי כנסת שקיבלו את זה לפני שבועיים. שאלתי את יחידות החקירה למה, אם אתם יודעים שאנחנו עומדים לקבל את זה, שימו זקיף, שימו סמוי ליד הבית שלנו, חכו לראות מי שם את המכתב, קחו את המצלמות, לא בטוח. אתה יודע משהו, אני חייבת להגיד לך: זה לא נכון. המעטפה הגיעה אליי עם בול מודבק ברוק כמו פעם, רק שזה לא מבויל, מישהו שם את זה פיזית. תאמין לי שיכלו לקחת את מצלמות ה-DVR ולחקור. אני אומרת לכם כאן, אנחנו מופקרים. הפקירו אותי,

ואותך,

ועוד חברי כנסת שקיבלו את האיומים הבוטים והמחרידים הללו, הם וגם נציגים של בני המשפחה. עם כל הכבוד, צריך להיות לנו מאבטח, ואנחנו לא צריכים להתחנן לזה. צריך לשמור עלינו. לא יכול להיות שאמרו לי אתמול מהאבטחה, עוד חצי שנייה, מה אומרים לי אתמול? תיזהרי.

אם עכשיו אתה מוריד לי אגרוף, מה בדיוק אני יכולה לעשות? אחר כך אומרים לי: תרדי לחניון, תיזהרי. אם קורה משהו, תתקשרי 100. אני אומרת להם: אבל בחניון אין לי קליטה, אני בחניון תת-קרקעי. אתם קולטים מה אני אומרת לכם כאן? הפקרה של חברי קואליציה כי אנחנו מהימין,

נמשיך להיות ימנים, ימנים גאים, עם המהלכים הללו, בגאון. לא יפחידו אותנו ולא יאיימו עלינו.

חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה.

היושב-ראש, חבר הכנסת ביטן, אנחנו שומעים אותך. אנחנו אוהבים אותך. חבר הכנסת דוד ביטן. דוד, או שתדבר שם או שתקשיב. אני לא שומעת את עצמי. עכשיו ברצינות, קצת צחוק על דוד זה תמיד טוב. ראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר, שרים, ח"כים בכירים מהקואליציה, דיברו על זה שאונר"א היא ארגון טרור ושצריך לעשות הכול כדי לסלק אותם, לסגור אותם ולהעיף אותם. אבל כפי שאנחנו כבר מכירים בממשלת ימין ימין, דיבורים לחוד, מעשים לחוד. אנחנו כבר רגילים לזה. אפשר לדבר גבוהה-גבוהה, תחזיקו, תחזיקו, כשמגיעה שעת השין, כולם בורחים. פחדנים. אתמול עלתה לוועדת שרים לחקיקה הצעת חוק שלי להכריז על אונר"א ארגון טרור, מה שאתם דיברתם עליו. ראש הממשלה דיבר על זה, כולנו כבר יודעים מה זה הדבר הזה,

שהם מקבלים מארגוני טרור.

מדינת ישראל, יודעים שהם זרוע הביצוע של חמאס מ-2014.

כנראה ניסו להסתיר את זה מכולנו, גם מעצמנו. אבל אתמול בוועדת שרים, מה קרה? ואם קרה, מה קרה, לא קרה? ועדת שרים דחתה את הצעת החוק הזו.

כי מל"ל מתנגד. אז ריבונו של עולם, תסבירו לי מה קורה פה. אם ראש הממשלה אומר שזה ארגון טרור, שר הביטחון תומך, מוציא סרטונים ועושה מסיבות עיתונאים, שרים בכירים מדברים על זה, ח"כים מהליכוד נואמים תחת כל עץ רענן, וכשצריך להצביע ולאשר את הצעת החוק המאוד-פשוטה להכריז על אונר"א כארגון טרור, איפה סמוטריץ' ובן גביר? מה קרה פה? אז דחיתם את זה לעוד חודש. רבותיי, אני אעלה את זה שוב, ואתם תצטרכו לתת דין חשבון פה, במליאה, ולהצביע על זה בעד או נגד. או שאתם יכולים לעשות כמו גנץ, איזנקוט ולפיד, פשוט לא לבוא, גם זו אופציה. למדנו את הטריק הזה. תבחרו מה מתאים לכם. אבל בסוף העם דורש. כולנו כבר יודעים, הם השתתפו בטבח. הארגון הזה צריך לעוף מירושלים, מיו"ש ומעזה, ואנחנו צריכים לנתק איתם כל קשר, כי הם זרוע הביצוע של החמאס וזרוע ביצוע של פתח בגדה. להכריז עליהם כארגון טרור. אל תברחו מאחריות. ברחתם כבר יותר מדי שנים. כולנו שילמנו על זה מחיר ב-7 באוקטובר.

חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, אנחנו בוועדת הכספים ממשיכים לדון בתקציב המדינה המתוקן לשנת 2024. בהקשר הזה אני רוצה להחזיר אתכם למה שחשוב וכמעט שכחנו: הורדת דירוג האשראי. ב-25 ביולי 2023, לפני שמונה, תשעה חודשים, מודי'ס פרסמה דוח חריג לגבי כלכלת ישראל ואזהרות על אפשרות הורדת הדירוג. ראש הממשלה ושר האוצר אמרו אז כי מדובר בתגובה רגעית, ושכשהאבק יתפזר, יתברר כי כלכלת ישראל חזקה מאוד.

חלפו להם שמונה, תשעה חודשים, ואנחנו כאן, במליאת הכנסת, באולם יפה ונקי, ואחרי שהאבק התפזר, דירוג האשראי שלנו ירד. אדוני ראש הממשלה, מיהרת אז להוציא תגובה מגוחכת ושקרית, וטענת כי הורדת הדירוג אינה קשורה לכלכלה.

איך ראש ממשלה במדינה מתוקנת יכול לטעון כי הורדת הדירוג אינה קשורה לכלכלה? אולי אתה, אדוני ראש הממשלה, במקום לשפץ את הבריכה בבית שלך בעת המלחמה, מתכוון לתרום מכיסך את עלויות מימון החוב הנוספות שאזרחי ישראל יצטרכו לשלם מעכשיו? שימו לב, רק השנה אנחנו נשלם 208 מיליארד שקלים על החזר חוב, 208 מיליארד שקלים. בשלוש השנים הקרובות נצטרך להוסיף לפחות 20 מיליארד שקלים על החוב כתוצאה מהורדת הדירוג. זה קשור לכלכלה. אבל לא רק זה, הורדת הדירוג קשורה ישירות גם אליכם, ראש הממשלה ושר האוצר. מודי'ס ייחסו בדוח באופן מפורש את הורדת הדירוג להחלטות הפוליטיות של הממשלה, ומודי'ס בחנו את הניהול הכלכלי הכושל, את התקציב המופקר שהגשתם, ובסוף הכריעו: הם לא מאמינים לנתניהו והם לא מאמינים לסמוטריץ'. בדומה לרוב אזרחי מדינת ישראל, וכל הסקרים מראים את זה, גם במודי'ס התייאשו מכם. בכך ישראל ירדה ליגה מהמדינות היציבות והצטרפה לליגה של צ'ילה, סלובקיה,

מלזיה כבר מחכה לנו בליגה ד'. אזרחי ישראל ישלמו מחיר כבד

זה משאיר פחות כסף לביטחון, לחינוך, לבריאות, לרווחה, פחות גם בקרנות הפנסיה. במילים אחרות, זה פוגע ברמת החיים של כל אזרחי המדינה. גם הכישלון הזה רשום על שמכם, ראש הממשלה ושר האוצר. תודה רבה.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח. פה? מוותר, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, תחילה אני רוצה להגיב על דבריו של חבר הכנסת רביבו, ולהגיד לו שהמציאות מדברת. אם הוא רוצה להתגאות בחוק שהוא מביא, אנחנו לא רוצים רק חוקים על הנייר, אנחנו רוצים לראות מה קורה במציאות. אז עובדתית, בשנה שעברה, בזמן הממשלה שלו, בראשות נתניהו, 247 נרצחים, בשנת 2022, בזמן ממשלת השינוי, 106 נרצחים. אלה עובדות. עכשיו מי מדבר דברי בלע ומנסה לסלף את המציאות? בהחלט לא אני. לענייננו, (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: מחר בבוקר ייפתחו הקלפיות ברוב היישובים כדי שיתקיימו הבחירות ברשויות המקומיות, ומתוכם כמעט בכל הרשויות המקומיות הערביות.

אני רוצה לפנות אל בני ובנות החברה שלי: קודם כול צאו להצביע, הצביעו בקולותיכם, תממשו את הזכות הזאת אשר ניתנת לכם אחת לחמש שנים. מחר יש לכם אפשרות אמיתית,

להשפיע, מי ינהיג את היישוב שלהם ואיזו מדיניות חברתית תיושם

יהיו כאבן ריחיים על צווארה של החברה הישראלית לעולמים. השר סמוטריץ' אתמול, מזמן לא שמענו אותו: החטופים אינם המשימה הראשונה במלחמה. איזו אמירה אומללה. איזו בושה. החטופים אינם המשימה הראשונה במלחמה. ראש הממשלה נבהל אתמול מעמדתם של השר סמוטריץ' והשר בן גביר, ולאחר סיכום שליחת המשלחת להמשך המשא ומתן, ובירכנו על כך, ואנו מברכים על כל ניסיון להחזיר אותם הביתה, התעורר והכניס מקלות למשא ומתן: העברת הנהגת החמאס לקטאר.

בלי לתאם, בלי להביא למשא ומתן, בלי לשאול את קטאר אם היא מוכנה לקלוט אותם. כך סתם כדי להכניס מקלות בגלגלי המשא ומתן. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, אתה מפחד מסמוטריץ' ובן גביר. הם אוחזים בגרונך. השר סמוטריץ' אומר: קודם כול ניצחון, אחר כך החזרת החטופים. זה קל להגיד כאשר אין חטוף מבני ביתך, כאשר הבת שלך אינה בשבי ואינה נאנסת מדי יום ביומו, כאשר נכדיך אינם בין החטופים, כאשר ההורים שלך אינם בין החטופים. זה קל להגיד, אבל זה קשה להגיד כשהשירות הצבאי שלך הצטמצם ל-14 חודש בגיל 28, כאשר מאחוריך סיום תואר במשפטים, כשהשאר התרוצצו על הגבעות. זה קל להגיד כאשר הבן שלך יושב בישיבה זו השנה השלישית. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח,

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חברת הכנסת צגה מלקו, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ירון לוי, אינו נוכח, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח, חבר הכנסת עורר פורר, אינו נוכח,

אליהו רביבו, אינו נוכח. חבר הכנסת יצחק קרויזר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, בעבודתי בכנסת כנבחר ציבור אני משתדל לשלב בין העשייה כאן בכנסת לבין השטח, ובפרט בתור יושב-ראש שותף בשדולת המילואים, אני נוהג להיפגש עם הלוחמים בשטח, שומע את הלך הרוח, את האתגרים. יחד עם חבריי לשדולת המילואים, שמורכבת כמעט מכל סיעות הבית, אנחנו נפגשים אחת לשבוע, ומנהלים גם קבוצת ווטסאפ מאוד פעילה, על מנת שאנחנו נוכל לדייק עד כמה שניתן את הצרכים, ומשתדלים לתת מענים. אבל בעיקר, אדוני היושב-ראש, אנו מתפעמים מהרוח החזקה והאיתנה של אנשי מערך המילואים שלנו, סד"כ המילואים שלנו, מלח הארץ, חוד החנית של החברה הישראלית, שעליו כולנו נשענים. קשה להאמין שמדובר בסך הכול בקצת, מעט פחות מ-2% מהחברה הישראלית, שדואגים לכולנו, לביטחון כל אזרחי מדינת ישראל. זכיתי גם אני להיות לוחם מילואים במהלך השנים האחרונות, ואף הוקפצתי עם יחידתי ב-7 באוקטובר, ושירתי יחד עם חבריי במערך המילואים 80 יום ברציפות, עד שהתבקשתי לחזור לעבודתי בכנסת.

בימים אלה החבר'ה שלי מסיימים מעל 140 יום ברצף, מ-7 באוקטובר, וכבר קיבלו את הצו ליוני.

אחרי מעל 140 יום, זה לא כולל את שירות ימי המילואים שהיה להם ב-2023, כמה חודשים בודדים בבית, וכבר חוזרים לשרת את עם ישראל. טוב שנתנו לך לצאת קצת, לבוא לעשות גם פעילות בכנסת. כן, גם זה היה חשוב. אנחנו עוד נדבר על זה בהזדמנויות אחרות, אבל נצטרך גם את העזרה שלך.

חיילי המילואים, שכולנו חייבים להם בראש ובראשונה תודה על תרומתם האדירה ללחימה ולנרמול החיים של כולנו בעורף, עד כמה שניתן, שאנחנו מסוגלים בכלל לנהל כאן איזה סוג של שגרת חיים, כשבחזית יש מלחמה, אותם אנשי מילואים משלמים מחיר כבד, מחיר של המשפחה, מחיר כלכלי, גם בנפש וגם בגוף, ולעיתים אף בחייהם ממש. במערכה הכבדה הזו איבדנו את מיטב בנינו ובנותינו היקרים. כואב הלב והעיניים דומעות מדי יום עם הבשורות הקשות על אובדן חיילינו היקרים. גם כשאינני מכיר את הנופלים, בניחומי אבלים אצל המשפחות אני שומע את הסיפורים, לומד להכיר את הדמויות שמאחורי השמות, וליבי עם המשפחות היקרות. ככה זה כשאינני מכיר. אך במערכה הכואבת הזאת, לצערנו, אדוני היושב-ראש, מי מאיתנו לא מכיר לפחות נופל אחד, ואחד מהם היה חברי הטוב סא"ל נתי, נתנאל אלקובי, שלפני כמעט שלושה שבועות, תוך כדי עבודתי כאן בכנסת, קיבלתי את ההודעה בווטסאפ, ההודעה הכואבת על נפילתו בקרבות הגבורה ברצועת עזה. נתי נתנאל אלקובי היה מג"ד גדוד 630, ונהרג בהגנה על המולדת.

זכיתי להכיר אדם עז נפש, גיבור, אבל עם נפש עדינה, שרעות ואחוות אחים היו נר לרגליו. נתי היקר השאיר אחריו אישה, אלמנה עם חמישה יתומים. ליוויתי אותו בדרכו האחרונה, ניחמתי את משפחתו. הראש מסרב להאמין והלב נשבר.

חבר יקר עוד מתקופת הלימודים, כתב לי רק לאחרונה, ואני כבר מסיים. אני רק רוצה להקריא, כי מה שהוא כתב לי, אני לוקח את זה כמעין צוואה שלי, ואנסה להעביר את המסר גם כאן לכולם. כך הוא כתב: עבודה מדהימה בתחום ההטבות למילואימניקים. כמג"ד במילואים, מרגיש את ההבדל הגדול בשנה החולפת. תמשיך להדגיש את החשיבות ולתת תחושה טובה למשרתים, יחד עם קצין מילואים ראשי, בני בן ארי, שעושה עבודה מצוינת. לא לעצור. להמשיך ולהוביל רפורמות שיגרמו לחיילים שלנו להרגיש מובחרים באמת. דברים אלו יהיו חרותים בליבי ובעבודתי, ואני אקח את זה כצוואה של חברי היקר, שמסר את נפשו בהגנה על כולנו.

נוח על משכבך בשלום. ונסיים בתפילה לשלום חיילנו ולשובם של החטופים במהרה.

חברת הכנסת מירב בן ארי. דרך אגב, סגרנו פה איזו היסטוריה קטנה. אני ואתה מרמת הגולן במרחק מאוד קצר אחד מהשני, ושנינו על הדוכן. לכל אלה שמחרימים את המים של רמת הגולן, זו התשובה שלנו. אנחנו לא פוחדים מטילים. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, לשר הכישלון הלאומי לקח זמן להשתלט על המשטרה. זה לא היה הליך כל כך מהיר, זה לקח כמה חודשים, אבל מהר מאוד הוא הבין איך משתלטים על המשטרה. בהתחלה היו קצת מרידות. עמי אשד, מפקד מחוז תל אביב, סירב להתיישר, או שמא נאמר להתקפל, והלך הביתה. היו עוד ניצבים שהלכו הביתה, לא שמענו על כולם. יש גם סגני ניצבים שהלכו הביתה. אולי יום אחד הם יגידו את מה שעל ליבם, אני מאוד מקווה שכן. הרבה מהאנשים הבכירים במשטרה הבינו שחבל על הזמן, עם אדם כזה אי-אפשר לעבוד, אי-אפשר לנהל, הוא לא מבין כלום בדברים האלה. ההתמחות של שר הכישלון היא בעיקר סיסמאות ריקות. בעצם יש מחלקה מסוימת של התמחות, זו ההתמחות שנקראת "כלאם פאדי" כלום לא יוצא ממנו. דבר הרבה, עשה מעט, אבל הכי חשוב: אל תשכח להביא את הכול לפני המהדורה בתדרוך מסודר, כדי שידעו שאם כבר לא עשית, לפחות שידברו על זה. ניהול, לא, התנהלות, לא.

ממש מפריע לי מה שקורה שם, אדוני היושב בראש. אדוני, זה מפריע לי.

אני נלחמת, חברי הכנסת. לצערנו, לא, כל מה שקורה שם. מאז שנכנסת יש פה רעש. תעצור לי. כן, אני עוצר.

תודה רבה. זה נורא מפריע, ואני אומרת דברים שחשוב לי לומר לציבור. תודה, אדוני. בן גביר למד מהר מאוד איך מחזיקים את המשטרה בצוואר, והלוא זה בשיטת המינויים. בסוף השר מחליט על המינויים. הוא יודע שמי שמתיישר, יקודם,

פשוט יישאר במקום. הדבר הדרמטי הזה של שר כישלון שמחליט על מינויים של ניצבים ותתי-ניצבים זה פשוט נורא, כי זה הופך את כל הארגון כך שיהיה בשליטה שלו. אם בחודשים הראשונים הוא התחנן להיות מפכ"ל-על וזה לא הצליח, הרי שמינויים של ניצבים זה בעצם היכולת שלו לנהל את המשטרה. לא רק שהוא מחזיק במינויים, הוא גם לימד את הניצבים שכל מה שקורה בחדרים הסגורים, זה אף פעם לא סגור. הכול יוצא, הכול מאורגן. מי שמעז להרים את הראש, יקבל את ההדלפה שלו במהדורה המרכזית. הבעיה האמיתית היא שבתוך המשטרה יש גם כאלה שמתיישרים עם העמדות האלה. זה מה שהביא עלינו ביום שבת את האלימות המשטרתית החמורה כלפי המפגינים בקפלן. כל אלה שמצקצקים ואומרים: גם אצלכם הייתה אלימות, נכון, אלימות משטרתית לא קיימת מהיום, היא קיימת שנים. זה שמח"ש מורחת כל תביעה, לא מגיעה למסקנות ולא מנהלת הליכים,

אני רואה שהרמת את הראש,

אנחנו יודעים שזה לא מהיום שיש אלימות משטרתית, אבל זה שיש לה גב בממשלה, וזה שיש כנסת שלא מפקחת, זה חמור, כי כשהרביצו לחרדים, בוועדה לביטחון לאומי היו דיונים על אלימות נגד חרדים. מתי היה כאן דיון בוועדה על אלימות נגד מפגינים? נו, אז מה אם הם מהמחנה שלי? לא מגיעה להם הגנה? הגלגל מסתובב, היום זה מפגין, ומחר זה מפגין. שוטר אלים לא צריך להיות במשטרה, וזה לא משנה מי מפגין. אני רוצה להגיד, אדוני היושב-ראש, ואני מסכמת: אני ניהלתי הרבה דיונים על אלימות משטרתית, ועמדתי לצד המפגינים ולא בדקתי למי הם מצביעים. מה שקורה היום הוא שאף אחד מחברי הכנסת לא גינה את האלימות כשפרש מצליף באיש מבוגר. מה קרה לכם? מה קרה לכם? בסוף זה יכול לקרות לכל אחד. תתעוררו.

חברת הכנסת נעמה לזימי. כבוד

הישיבה, כנסת נכבדה, את היום הזה פתחתי בהפגנה פה מחוץ לכנסת, הפגנה למען חוק גיוס שווה בזמן שישראל במלחמה, כאילו כלום לא השתנה, אלא יותר גרוע מזה, רק החריף. איך אתם לא מתביישים להביא חוק שיעמיק את הנטל בעת הזו? מה אתה מספר לעצמך, יו"ר הכנסת? איך אתה מסביר את זה לעצמך, ניסים ואטורי? מה אתה אומר לעצמך?

היא לא הייתה בנאום שלי. היא לא יודעת בכלל על מה החוק. תסביר לה שהצבא ביקש להשאיר את הקצינים בני ה-45 עוד שנה.

את בכלל חסרת בושה, את מעמידה חוק שהולך לפגוע תעסוקתית. שר העבודה פה, תגיד לי אתה, שר העבודה: כשמעסיק יקבל עכשיו קורות חיים לאט-לאט מלוחמים וקצינים קרביים שהנטל עליהם הולך רק לגדול,

הוא יעדיף קצין, כי הוא בחור יותר אחראי.

אתה אומר את זה, אתם מייצרים חוק שפוגע תעסוקתית.

אתם מייצרים חוק שפוגע תעסוקתית בטובי בנינו.

תתבייש.

איך אתה מסביר את זה לעצמך שקצינים קרביים ולוחמים הולכים להינזק תעסוקתית? נעמה, את עופר כסיף, כשביקשנו להדיח, את ברחת.

אולי אתה מסביר את זה לעצמך, משה סעדה. אולי אתה ישן טוב בלילה כי קיבלת שריון. אין לך אומץ מול עופר כסיף. אין לך אומץ מול עופר כסיף.

את מפחדת מעופר כסיף ואת מטיפה לי מוסר? אתה לא מתבייש? אתה הולך להכביד על הלוחמים שלנו, עופר כסיף הבריח

עופר כסיף חייב לך. כל הכבוד לכם.

עופר כסיף פה בגללך. מה אתה בא ברוח סערה?

בחירות מחר. השר דודי אמסלם

מהשנאה. לא, כי אתה חנה בבלי עומדת על הדוכן. אני מבקש לא להפריע. תודה.

אבל הוא לא יכול לקרוא מירב בן ארי, נעמה לזימי, ולצפות שלא נגיב.

אני אמרתי אתם.

כדי שירד דירוג האשראי. מה אתה מדבר? תגיד לי, נראה לך שזה קשור אלינו? עכשיו, מה קרה? הרי ברור לחלוטין שכלכלת ישראל היא כלכלה איתנה, וברור לכל כלכלן מתחיל שכשיש מלחמה, יש אי-ודאות, וכשיש אי-ודאות במשק, אז הדירוג יורד. זה טבעי בכל מדינה. לא, זה לא. זה לא קרה כאן בשום מלחמה.

אני רוצה להסביר משהו הרבה יותר עמוק. הרי אתם מושכים את זה לכיוון התקציב. הרי העברנו תקציב 2024, ולא ירד דירוג האשראי של מדינת ישראל. קיצצנו בו עכשיו וירד הדירוג. אז מה הראיה? שזה רק בגלל המלחמה, אבל אתם משקרים במצח נחושה. לא מעניין אתכם לפגוע במשק הישראלי. ככל שיותר רע במדינה, לכם יותר טוב. לפני דקה דיברת על אנשים שלא משרתים ולא עובדים, אז אנחנו פוגעים במשק? אני אומר שאני שומע גם את השר מיקי לוי מתייחס לשירותו הצבאי של סמוטריץ'. חבר הכנסת. חבר הכנסת מיקי לוי. לבנט קראת חבר כנסת ולו קראת שר. אני מציע שתתייחס לראש הממשלה לשעבר, לראש המפלגה שלך, לשירות הצבאי: טיל נפל ליד הבית שלי, הייתי בלבנון, טיל בלבנון עבר לידי. הבן אדם שירת בעיתון במחנה, באופן מעשי לא שירת בצה"ל. איך אמרתי פעם? היה הולך ב-10:00, חוזר ב-11:00 לאכול את השניצל. מה אתה מדבר? טול קורה מבין עיניך. לפני שאתה מדבר על אחרים, קודם כול בוא תראה מה הבוס שלך עשה. מה אתה מדבר?

לא חבר מפלגה שלך, את זה עזוב, זה שקובע אם אתה תהיה ברשימה, כן או לא. אני אומר, רבותיי, שמענו אותך כבר, גם חברת הכנסת בן ארי מדברת על ההפגנות,

אני רוצה להראות רק את הצביעות שלכם. הייתה הפגנה עם המון רגש, סוגיה חשובה, לגבי הכנסת הסיוע ההומניטרי לעזה.

רק שנייה. באו אנשים, משפחות, באו וחסמו בגופם, בגלל שהם לא קיבלו את זה. ומה עשתה הממשלה? רק שנייה. את לא יכולה להפריע כל דקה, זה לא הגיוני. אני מקשיבה. כשמקשיבים לא מפריעים. אתה שנה וחצי ישבת פה ולא נתת לנו להוציא משפט. אז אם את רוצה להקשיב, תשמעי. אם את רוצה להפריע, אז זה כבר דרך אחרת.

בגלל זה מיקי לוי היה מוציא אותי כל שתי דקות ורבע. חצי מהישיבות לא ישבתי פה. למה כל הזמן, מי שואל אותך בכלל,

איפה כבוד בין נשים, תגידו לי, חברות הכנסת?

חברת הכנסת בן ארי, תני לו עשר שניות להשלים משפט. מעניין אותי לשמוע מה הוא אומר. את מפריעה, את מוציאה מילה כל רגע. את יודעת מה? תירגעי, תירגעי, תכבדי בני אדם. תגידי לי, את יושב-ראש הכנסת? למה את פונה אליי בכלל? אני פניתי אלייך? דיברתי איתך? שבי במקום. תעשה סדר. חברת הכנסת צגה מלקו, אני מסתדר.

לא מספיק אתה והוא, גם היא על הראש שלי? חברת הכנסת מלקו. אל תפריעי ויהיה בסדר.

בתור מה היא פונה אליי

תקשיבי, אין לו הגבלת זמן בדיבור. אבל היא אחראית לסדר?

אבל מותר לה להגיד את מה שהיא רוצה, בדיוק כמוך. אני רוצה להתייחס למה שקרה בשבוע שעבר. בשבוע שעבר חלק ממשפחות החטופים, וגם חלק מעם ישראל, החליט שהוא רוצה להפגין נגד הסיוע ההומניטרי לעזה. דרך אגב, זה טיעון רגשי, טיעון מאוד לוגי ורגשי, שאני מבין אותו. הייתה החלטת ממשלה שצריך להכניס, לא משנה, אבל בוודאי ובוודאי המפגינים שם באו מדם ליבם. הצבא עשה את תפקידו ופינה אותם, גם בכוח. זה לא תפקיד של צה"ל, צה"ל לא אמור להתעמת עם אזרחים.

זה תפקיד של המשטרה.

אבל לא שמעתי אתכם פה עולים ואומרים: חבר'ה, מישהו שם קיבל מכות, מישהו נפצע, מישהו היה גם מה שנקרא בתקיפות,

אבל בסדר, אין לי טענה לחיילי צה"ל. אבל פתאום בהפגנה בקפלן, כשאנשים בעצם חוסמים רחובות, אנחנו לא נחזור יותר לאותה תקופה.

לא יהיה. דרך אגב, חסימת רחוב במדינת ישראל, כביש ראשי, זו עבירה פלילית לכל דבר ועניין, גם אם אתם חושבים אחרת, שלכם מותר. דרך אגב, מהיועמ"שית לא שמעת מילה. דקה. בוודאי. לכן אני אומר, את מדברת על המשטרה שהפעילה כוח. המשטרה הפעילה כוח באופן מדורג, ואני בעמדה, מה זה מדורג?

אני לא נותן למשטרה ציונים. המשטרה צריכה לאכוף את החוק במדינת ישראל גם משמאל, גם מימין, באופן שווה. אתם, פתאום עכשיו, הקיבה שלכם נהייתה רגישה. כן, חסמו את איילון, זה טוב לכם, הכול בסדר.

אני אפנה אותך לסרטונים כשפינו את עמונה, ואני אראה לך איך המשטרה השתמשה שם.

דקה.

את לא קשורה לכלום. לכן אני רוצה לומר, חברת הכנסת מירב בן ארי, תודה. הוא כל הזמן פונה אליי, אין לזה סוף.

זאת הייתה הבקשה היחידה שלנו גם ממפכ"ל המשטרה: אכוף את החוק באופן שוויוני, בגלל שחוק זה חוק. איך אמרה היועמ"שית בזמנו? אם אין הפרות סדר ואין שיבושים לקהל אז אין טעם למחאה, כן? אני גם לא מקבל את הדבר הזה שהיא אומרת. זה דבר שבעצם יוצר את הכאוס עצמו, היא יוצרת את הכאוס במו פיה. לכן אני אומר, טלו קורה מבין עיניכם לפני שאתם עולים לכאן. אני מציע שקודם כול לא תהיו צבועים. דברו לעניין. אל תהיו צבועים, בוודאי לא בתקופה הזאת. עכשיו אני רוצה, ברשותך, עוד נושא אחד קטן שמפריע לי. מדי פעם, כשיש מחלוקת או כשמישהו מדבר על רמטכ"ל במדינת ישראל, קמים גם גנץ וחבריו ומבקשים: תתנצלו ותתנצלו ותתנצלו.

ראיתי כותרת באל-ג'זירה שכתוב שם: צה"ל ממשיך לבצע את הטבח בעזה וכו'. אני שומע רק אתמול שמר חלוץ קורא למלחמה הזו טבח נתניהו. הבן אדם הזה עוד יושב בבית. דרך אגב, אל-ג'זירה שמעו אותו ויצרו את הכותרת. הרי זה משתרשר. אם זה טבח נתניהו, אז החיילים טובחים שם. הרי הוא עצמו לא הולך לשם. תבינו את מה שקורה במדינת ישראל. אני ראיתי את גנץ מגנה את זה, מר גנץ? מר טרופר, אתה תמיד אוהב להגיד לנו: למה אתם לא מגנים? אתה גינית את זה? ואני אומר גם למשטרת ישראל והיועמ"שית: איך הבן אדם הזה עוד מסתובב? בואו תסבירו לי. בן אדם שמסית ומדיח תוך כדי מלחמה. זה פשוט לא יאומן כי יסופר. תודה רבה. תודה רבה, אדוני השר.

נעבור להצבעה על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס' 13), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. נעבור להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס' 13),

בעד, 14, אין מתנגדים. נוסיף את הקול של חבר הכנסת מאיר כהן לפרוטוקול. אני קובע כי הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) (תיקון מס'

התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הכספים לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית. חברי הכנסת, הנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה), התשפ"ד 2024, לקריאה ראשונה. אני מזמין את שר העבודה יואב בן צור להציג את הצעת החוק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת אליהו רביבו, השר רוצה לדבר. עכשיו עשיתי לו שיווק חינם.

אדוני היושב-ראש, יש אנשים שבונים את הקריירה שלהם עם מספר הפעמים שמשמיעים אותם. אני לא בונה על זה קריירה, אני בונה את הקריירה שלי מעבודה פרלמנטרית. תודה רבה, חבר הכנסת רביבו. מלחמת הקיום שנכפתה עלינו ב-7 באוקטובר ערערה לכולנו את תחושת הביטחון, ובפרט לתושבי עוטף עזה וגבול לבנון. לצערי ולמגינת ליבי, הברית הבלתי-כתובה בין המדינה לעם להגן על ביטחונם ושלומם של האזרחים הופרה. 1,400 קורבנות קדושים וטהורים, השם ייקום דמם, ילדים, תינוקות רכים, נשים, זקנים וחיילים, נרצחו ונטבחו על ידי מחבלים צמאי דם, אכזרים ונתעבים. בשעות הראשונות, כשהכאוס שרר ביישובי העוטף, מערך משרתי המילואים נקרא אל הדגל לעמוד כחומה בצורה, להגן על גבולות ישראל ולחצוץ בגופו בין המרצחים השפלים לאזרחי ישראל. משרתי המילואים הוכיחו את עצמם כעמוד השדרה המרכזי בביטחונה של ישראל. דור שלא ידענו להעריך את גבורתו ועוצמתו מתגלה כדור הניצחון, תעוזה, תושייה ואומץ לב שלא ידענו שפועמים בליבם של ילדינו. כבר חודשים ארוכים שטובי בנינו ובנותינו מכל גוני האוכלוסייה עזבו את עבודתם ובני משפחתם, ומחרפים את נפשם להגן על ארצם ומולדתם ועל בני עמם, נלחמים כתף-אל-כתף להשיב את חטופינו בריאים ושלמים לחיק משפחתם. מכובדיי, כבר בשבועות הראשונים של המלחמה הבנתי את גודל ההקרבה שחיילי המילואים מקריבים והאתגרים הרבים שעימם הם מתמודדים בעת הזו, והקמתי עבורם חמ"ל לכל עזרה וסיוע בביורוקרטיה מול משרדי הממשלה, וכן עזרה בביטוח לאומי לקבל את מענקי המילואים. לצערי, בחודשים האחרונים קיבלתי מאות פניות של גיבורי הברזל, משרתי המילואים, שפגעו להם בזכויותיהם במקומות העבודה ואף פוטרו שלא כחוק, והתחלתי לעמוד מול מעסיקים להחזירם למקום עבודתם. בימים האחרונים שוחחתי רבות עם משרתי המילואים שחזרו לביתם. כולם מדברים באותה מנגינה: הנפש שלנו נפצעה בקרב, עברנו ימים קשים, נלחמנו עין בעין עם לוחמים שמחופשים לאזרחים תמימים, נלחמנו בסמטאות צפופות, במנהרות חשוכות, בתנאים-לא-תנאים, איבדנו חברים לנשק ונחשפנו למראות קשים. כשיצאנו למשימה בשטחי כינוס הבטחנו לעמוד במשימתנו, לעמוד חוצץ בין הטרור לאזרחים, להקריב את גופנו בשביל להחזיר את החטופים ארצה. עמדנו בהבטחותינו כצבא העם לחסום את הטרור בגופנו. ציפינו שנחזור מהגבול ויחכו לנו עם מתנות, ובסוף חיכו לנו עם מכתבי פיטורין. אנחנו לא רוצים לחיות חיים של גיבורים. אנחנו רוצים לחזור לשגרה, לחיות חיים נורמטיביים, לפרנס את משפחותינו בכבוד. הבטחתי להם: לא במשמרת שלי. כשר העבודה אילחם למענכם בכל כוחי. חבריי חברי הכנסת, יודע אני כי ההיסטוריה תשפוט אותנו, את כולנו, גם אותי: מה עשינו למענם, מה עשינו למען טובי בנינו ובנותינו שנלחמים בחזית הקרב ומקריבים את דמם למען מולדתנו. זוכרים את הזעקות בכיכר העיר: נפלתם על הדור הלא-נכון? אז זהו, מדובר בדור הכי נכון שיכולנו לבקש, הדור שבעזרת השם יוביל את כולנו לניצחון. לפני ימים ספורים התחלתי את התהליך בחוק, להרחיב את ההסכם הקיבוצי שנחתם למען משרתי המילואים, שיחול גם על בני ובנות זוג של משרתים במילואים, והצו יצא להערות לציבור. אך במסגרת הנוהל הקיים, הנושא היה צריך לצאת להערות הציבור ל-30 יום בטרם העברת החוק, והיה חשש כבד שהימים הללו ינוצלו על ידי מעסיקים לפטר חיילי מילואים.

בפרק זמן של 24 שעות הגשנו את החוק הנוכחי לקיצור הליכים, כדי שנוכל להעביר שורה ארוכה של חוקים שצריכים לעבור בהליך מזורז ומקוצר לרווחת הציבור, ובין היתר, את ההגנה על חיילי מילואים ובני משפחותיהם. וכאן אני חייב להודות לגורמי המקצוע במשרד, שעבדו 24 שעות ברצף כדי לגבש את החוק, להעביר אותו את אישור המשנה ליועצת המשפטית ואת אישור ועדת השרים לחקיקה במשאל טלפוני בין השרים, וכמובן במשאל טלפוני של הממשלה, פטור מחובת הנחה בוועדת הכנסת, והתודה לחבר הכנסת אופיר כץ ולחברת הכנסת מירב בן ארי, וכך, בתוך 24 שעות אנחנו נמצאים במעמד חשוב זה, בקריאה ראשונה של החוק, בתקווה שיעבור בקריאה שנייה ושלישית כבר ביום רביעי הקרוב. ללא ספק, מדובר במרתון שאפשר לומר שאנחנו בדרך לסיומו בהצלחה, והכול למען משרתי המילואים. לאחר שהחוק יעבור, חתימתי על צו הרחבת ההסכם תעניק הגנה מפיטורין והטבות, עד שמונה ימי היעדרות בתשלום להורים לילדים עד גיל 14. בנוסף, ככל שלא התאפשר לעובד לנצל צבירת חופשה בשנת 2023 בשל מלחמת חרבות ברזל, יתאפשר לנצלם ב-2024, הן למשרתי המילואים והן לבני ובנות זוגם, מתוך הבנה כי מאחורי גיבורי הברזל הנמצאים בחזית המלחמה, עומדות נשות המילואימניקים, גיבורות העורף, שמקריבות את שגרת יומן למען ביטחון ישראל. כמו כן, אנחנו מקדמים את ההטבות לנשות אנשי הקבע, ובקרוב גם נביא אותן לאישור. לסיום דבריי, אני פונה מכאן לחיילי המילואים: אני איתכם ואני אילחם למענכם בכל הכלים שעומדים לרשותי. אף אחד לא יעז ואפילו לא יחשוב לפטר חייל שהגן בגופו עלינו, עליי, על המעסיקים ועל אזרחי ישראל. ושוב אני פונה אליכם, חיילי המילואים: מי שנתקל בתופעה כזאת, אני אומר שוב את מספר הטלפון האישי שלי, יכול לפנות אליי, כמו שאמרתי באמצעי התקשורת. מספר הטלפון: 050-2222861. פנו אליי ואני אילחם למענכם, בעזרת השם, להחזיר אתכם למקומות עבודותיכם. חזקו ואמצו. יחד ננצח. תודה רבה. חבר הכנסת יבגני סובה. עד שאתה מגיע, הודעה למזכירות הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון מס' 11), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת העבודה והרווחה, הצעת חוק הארכת השעיה של עובד המדינה ופיטורים של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע (תיקוני חקיקה), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת החינוך, התרבות והספורט, הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 9), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הבריאות.

תודה רבה. בבקשה, חבר הכנסת סובה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תראו לאיזה מצב הגענו. עולה השר דודי אמסלם, דוד אמסלם, ותוקף את האופוזיציה, שהממשלה לא מסוגלת להעביר את התיקון הראשון לחוק שירות הביטחון. דודי, איפה 64 מנדטים?

איפה, איפה האומץ הזה נעלם? אני מצפה מהממשלה, ממך, לבוא ולהגיד, תנפנף לאופוזיציה ותהיה גבר ותעביר את החוק. רגע, שנייה. זה לא שאלות ותשובות, כי הוא לא ייתן לי זמן להוסיף. אבל אני רוצה להגיד לך, אדוני השר, שאתה מבין טוב מאוד שמי שמבקר את התיקון הזה זה קודם כול הציבור שלך. ציבור בתוך הקואליציה בא אליך ואומר: דודי, זה הקו. הגזמנו. בואו נחשב מסלול מחדש. אז קל לבוא ולתקוף את האופוזיציה ולהגיד לנו: מה עשיתם שנתיים? אז אני רוצה להזכיר לך, כבוד השר, שהממשלה הקודמת לא הייתה שנתיים. הייתם שנה וחצי, אנחנו היינו, הממשלה הקודמת, שמונה חודשים, עד שגברתי השרה עזבה את הקואליציה כי שיחדתם אותה. ישבתם בממשלה עם ערבים.

שיחדתם אותה ונתתם לה תפקיד. שמונה חודשים, אני אומר לך, מחודש יוני עד חודש אפריל. אתם לא הייתם, אתה יכול לבדוק אותי. מחודשי יוני 2021 עד חודש אפריל 2022. זאת הייתה הממשלה.

אדוני השר, אני רוצה להגיד לך מה הספקנו לעשות בשמונת החודשים האלה, כשאתם ישבתם פה וטינפתם את הממשלה. הגשתם אלף הסתייגויות, על כל חוק שבעצמכם לא הצבעתם נגד. אתם התנגדתם להעלאת שכר החיילים. אתם התנגדתם לכל החוקים. בסוף הייתם נכנסים לאולם ולא הייתם מצביעים נגד, כי לא הייתה לכם בושה אפילו לעשות את זה. אנחנו שמונה חודשים טיפלנו בנושא הכלכלי. אגב, גברתי השרה, את היית בקואליציה. אז אני מבקש לא להפריע לי. את היית שם, ושמונה חודשים היית שם, לשמוע מה מועצת השורא תגיד.

אני רק אומר לכבוד השר שבשמונה חודשים עשינו כל כך הרבה דברים, ואתה והחברים שלך דאגתם כל הזמן להסית, להסית ולהסית.

אפילו בתקנות איו"ש, כשבאו אליכם אנשים,

מאיו"ש ואמרו: אל תעשו תוהו ובוהו. אתם באתם להסית כי דאגתם רק לכיסא של ראש הממשלה הנוכחי. זה מה שעניין אתכם.

אז כשהיום יש ביקורת מהציבור,

אדוני השר, אל תפיל את זה על האופוזיציה, כי הציבור שלך אומר לך שאתה לא יכול להעביר את החוק הלא-שוויוני והלא-צודק הזה,

בזמן שמאות אלפי חיילים נושאים בנטל ומשרתים. ואתה כממשלה רוצה להוסיף להם על הנטל הזה? תגיד לי, אדוני השר, אתה לא מתבייש? מצאת אשם, את האופוזיציה? תסתכל, תלמד מה אתה עשית בזמן שאנחנו תיקנו את העניין הזה בשמונה חודשים בלבד. אני מזכיר לך שבחודש אפריל 2022, בגלל השרה שיושבת לידך, כבר לא הייתה לנו ממשלה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. דודי, דודי, דודי, איך אתה לא מתבייש לדבר על השירות הצבאי של לפיד? אתה רוצה שאני אזכיר לך את הלילה ההוא בג'נין, מה עשית עם הג'יפ שהיה תלוי באמצע הכיכר? תספר שבאו לחלץ אותך.

אתה צוחק? חושב שכולם מטומטמים? באו לחלץ אותך עם הג'יפ. חזרת, הדחת את כולם לשקר וברחת מהמילואים. אתה יודע שזה קרה, כי לא הכחשת. הלכת ואמרת: רק שלא יגידו שדודי נהג בג'יפ, כי היה לך אסור לנהוג. אז הפלת את זה על חייל אחר. גם שיקרת, גם הדחת וגם ברחת מהמילואים, ובלי בושה אתה עולה לפה ומדבר על השירות הצבאי של יאיר לפיד? איך אתה לא מתבייש? אתה שיקרת במילואים שלך וברחת. אל תפריעו לי. תלמדו את העובדות. תלמדו את העובדות. לפיד לפחות עשה שלוש שנים, לפחות הוא לא השתמט כמו הקואליציה שלך. איך אתה לא מתבייש לעמוד לי פה, מי ישמע, חנה בבלי על הדוכן: אתם מסיתים. אתה המסית הראשי.

תשמע איך הוא דיבר אליי. אל תדאג. גם הוא עומד פה וצועק עליי, גם אני אצעק.

אני אומרת לך, על הדברים שלך, על השקרים שלך, אתה תשלם. אתה לא תעמוד פה על הדוכן ותדבר. לפחות הוא עשה שירות צבאי. בואי תיתני דוגמה, אל תפריע לי. למה, ישבת פה כשהוא דיבר? שב. אתה ישבת פה כשהוא דיבר אליי? יש פה חבר'ה צעירים. אל תפריע לי. ישבת כשהוא אמר לי שאני שונאת חרדים? אני שונאת חרדים?

ממתי?

היום אמרו שלבן צור יש חוק מצוין, ישר אמרתי לו: תביאו. אין כאן שר חרדי, ארבל, מרגי, יעקב אשר, סליחה שאני לא זוכרת את כולם, שמבקש ממני משהו ולא הכול אני עושה. איזה שקר. אני שונאת חרדים? למה אתה ממציא את זה? למה אתה משקר? מנסה וסרלאוף לבוא להגן עליך. לא, אתה לא היית כאן כשהוא דיבר. לא, לא. הוא לא יעמוד פה ויעשה פעם אחר פעם,

וכתבתי הכול, שאני שונאת חרדים, שלא אכפת לי מהמדינה, שההפגנות בקפלן, תקשיב, הינה, אני אומרת לך. זה ששוטר עומד ומצליף באדם זקן עם שוט, זה משהו שכולכם צריכים לגנות. כולכם צריכים.

איפה נשמע דבר כזה? ולא, הם עמדו על המדרכה, ולמרות שאישה מבוגרת עמדה על המדרכה היא חטפה מכות.

כשהרביצו לחיים מזרחי במאה שערים, אני ניהלתי את הדיון עליו. למה אין פה אף אחד שמנהל דיון על המפגינים? למה?

לא אכפת לכם? כשמפגינה קיבלה אגרוף, שמה, שמפגינה קיבלה אגרוף? תגיד לי, אתה יודע כמה דיונים? סליחה, אני הייתי שנה יו"ר ועדה. לא היית בכנסת. לא היית בכנסת. תראה איזה דיונים אני עשיתי. בשבוע שעבר, אתה, אל תפריע לי.

חבר הכנסת אושר שקלים, אתה מפריע לה לסיים. תפסיק.

אתה בכלל לא היית בשנה הזאת בכנסת.

תפסיק להסית נגד המחנה שלנו.

על זה אתם לא מדברים.

אנחנו לא פחות טובים ממך, לא פחות יהודים, לא פחות מסורתיים, ואין לנו שום בעיה עם החרדים. יש לנו בעיה שאנחנו כולנו נושאים בנטל, תודה רבה. ויש כאלה שלא עושים כלום. כשמשפחה, מה לעשות, מאבדת את היקר לה מכול, היא רוצה שכולם ייקחו חלק בנטל. אתם הייתם צריכים להיות כאן בדיוק כמונו. זה לא מאבק רק של המחנה הזה, זה מאבק של המדינה הזאת. איזו מדינה תהיה פה? איזו מדינה תהיה פה? למה רק מגזר אחד נושא בנטל והמגזר השני לא עושה כלום?

רשימת הדוברים סגורה. חבר הכנסת ירון לוי. דרך אגב, אני לא יודע באיזה צבא את היית. אני הייתי בחיל אוויר על המסלולים, חילצתי טייסים. הרעש באוזניים סותם לי באוזניים, אני לא שומע כלום.

דברי יותר בשקט, אני אבין. תתמודדו. גם לי לא נעים לי לשמוע שהוא צועק עליי מהדוכן. לא, לא, אין לי בעיה. אני לא יודע אפילו מה אמרת.

אבל אני אומר לך, הרעש שצועקים, לא שומעים את זה טוב. שעלתה חנה בבלי לדוכן והסבירה לי כמה אנחנו מסיתים. תעשו לי טובה, תחסכו ממני את ההרצאות שלכם.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, story time על מחאת הגיוס וחוק הגיוס. כל צעיר וצעירה בני 18 צריכים לשרת בצבא או בשירות לאומי. לשרת את המדינה זה לא נטל, זו זכות. ההפגנות בעד הגיוס הן לא נגד מגזר מסוים, הן בעד המדינה. רק ביחד ננצח. זמן שחסכתי לכם: שתיים וחצי דקות,

עתירות לבג"ץ וסכסוך בעם.

תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה.

חבריי חברי הכנסת, תגידו לי, איפה המצפון שלכם? מה כוכב הצפון שלכם? איפה ההקשבה לרחשי הציבור? היום בבוקר הגעתי לבית משפט עליון בנושא העתירה הצודקת שקוראת לכולם להתגייס לצה"ל. איך יכול להיות שברקע יש החלטה שערורייתית מיוני 2023 שקבעה למעשה הארכת מתן פטור לגיוס לחרדים בהסדר משני ולא בחקיקה ראשית? ההחלטה הזו מתעלמת במיוחד ובמכוון מצורכי השעה. הממשלה הזאת עושה את זה במצוינות כבר למעלה משנה. לא ייתכן שבזמן שטובי בנינו נלחמים בעוז רוח ובאומץ לב בכל הגזרות, 66,000 צעירים אחרים בגילי 18 עד 26 עדיין ישבו בישיבות. 12,000 כל שנה פוטנציאל גיוס, שיכול לעבות את המסגרות שצה"ל צריך ולבנות את המסגרות החדשות שאנחנו צריכים, איך יכול להיות שעשרות אלפים עומדים מנגד כשהמדינה הזו נלחמת את מלחמת העצמאות השנייה שלה? איך זה יכול להיות? תסבירו לי. זה אבסורד מוחלט. המציאות של 7 באוקטובר היא wake up call לכולנו. גיוס לצה"ל הוא חובה מוסרית, והוא צריך להיות גם חובה חוקית לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל. איפה נעלמו הערכים של הסולידריות? איפה הערכים של שותפות גורל? איפה הערבות ההדדית? המלחמה הזאת המחישה לכולנו את הצורך בשינוי,

בשיתוף פעולה. המציאות הביטחונית הציפה את הצורך בצבא גדול וחכם. ולכן העתירה הזו צודקת מאין כמותה, ואתם יודעים, אתה יודע, כבוד אדוני השר, שזו עתירה מוצדקת, ושצריך לפתור את זה אחת ולתמיד. במקום לתקן את הבעיה מהשורש, במקום לתקן עוול של שנים, הקואליציה הזאת בוחרת שוב ושוב ללכת לפתרונות הקלים, לפסיפס, לפלסטר. עוד דקה אני הולכת לוועדת חוץ וביטחון על מה? על לקחת ולהעמיס עוד עומס על המילואימניקים שכבר נושאים בעומס. איזה מין דבר זה? כל היום הולכים לפתרונות הקלים, לפלסטרים, במקום להסתכל על כל הסוגיה כולה. זה פשוט בלתי נתפס. במקום שההנהגה תכיר בצו השעה, ותכיר שמרגע זה, מ-7 באוקטובר, המצב השתנה, ההנהגה בוחרת לשחוק את כוח האדם שכבר משרת בצה"ל ולהטיל עליו עול נוסף. כולם צריכים להתעורר. אתם צריכים להתעורר, אדוני. אתה שר בממשלה, יש ציפייה ממך. גיוס לצה"ל הוא לא בחירה, הוא צו השעה.

זאת חובה חוקית ומוסרית כאחד, ואתה יודע מה? זו גם זכות גדולה. כולנו כאן צריכים לבקש ולדרוש את זה מכולם. כולם צריכים להיות יחד מתחת לאלונקה.

השר דודי אמסלם, בבקשה.

אחריו, אחריו. לא, רגע, סליחה, אין דבר כזה.

לא מסכם. הוא משתתף בדיון.

חבר הכנסת סובה, אני לעולם לא משקר. אני מודיע לך שבשלהי אותה כהונה אני שמתי את החוק של ליברמן, כולל הצבע של החוברת,

ככתבו וכלשונו במזכירות הכנסת. כשהוא התפטר ממשרד הביטחון, באיזו שנה?

ואנחנו ציפינו, דרך אגב, להעביר אותו ככתבו וכלשונו. זה לא נכון. אבל אני מספר לך את האמת. אתה לא יודע. אתה יכול להגיד, סליחה, חברת הכנסת מירב בן ארי.

אני עכשיו מספר לך מה היה. זה לא נכון, מה שאתה מספר. אבל אתה לא יודע את העובדות. מה זה עובדות?

הכפשת אותי אישית על הביוגרפיה שלי, שאת לא יודעת מהי בכלל.

לכן אני אומר לך, דרך אגב, הבוס שלך חושב שג'נין זה סוג של מסטיק. למה אתה מדבר ככה? לכן אני מציע לך לא לדבר על זה בכלל, בגלל שאת מדברת שטויות. הכול יתברר בבית המשפט היום. אני מסביר לך, בן כספית עוד ישלם על זה עוד הרבה כסף.

לא בן כספית, זה הרב-סרן הזה, אני מספר לך. חברת הכנסת מירב בן ארי,

בן כספית שירת איתי בגדוד, את מעלליו אני מכיר.

אני מכיר אותו מגיל 20. לכן, אל תיכנסי לזה. אני יודע מה היה, למה הוא פרסם את השקרים שלו, ואנחנו נגיע לבית משפט, והוא עוד ישלם לי הרבה פיצויים.

תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. בכלל לא ראיתי מבן כספית, ראיתי את זה בכלל מעובדה. בכלל לא קראתי את בן

לא הכחשת את זה, נכון? לא הכחשתי את מה? אז למה אתה משקר? ולמה אתה אומר לי שאסור לי להתערב בדברים? מה זה הדבר הזה? מה זה אני משקר?

אתה אמרת שהאירוע הזה קרה. אמרת את זה, את יודעת מה קרה בג'נין?

לא הבנתי. היה אירוע מבצעי שקרה.

יחיד.

הוא נלחם עם אימא שלו כדי שהיא תחתום לו על האישור להתגייס לקרבי. האמת,

לצוות שלו. אלו שהם בקרבי, במיוחד בסיירת, הם מתחילים כמו צעירים קטנים בגיל 18 והולכים כל הדרך. הוא יודע שהוא הגב לחברים שלו והם הגב שלו. הוא עושה את זה בשבילם. אז איך להסתדר עכשיו? מה לעשות? לא ברור. לימודים אין, פרנסה אין, אימא על כדורים, כי זה לא פשוט: בן יחיד שהוא בסיירת גבעתי בתוך עזה. ומה אנחנו עושים? אנחנו מגדילים את מספר ימי המילואים לאותם אנשים. אתם יודעים מה? אם זה היה לכולם, כולם ביחד, לא היינו פותחים פה, כי זו המציאות. אבל כאשר יש ישראל השנייה והשלישית, שקורעת את התחת בעזה ועושה ימי מילואים בלי סוף, בגלל שיש ישראל הראשונה שעם כל הכבוד, באמת יש כבוד, לומדת תורה אבל לא לוקחת חלק בנטל, זה פשוט לא יעבור אצל אותם חבר'ה בסיירת גבעתי, כי אי-אפשר להבין את זה. תודה רבה. חברת הכנסת צגה מלקו, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אני חשבתי שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית. במדינה דמוקרטית יש בחירות בכל כמה שנים, למרות שזה לא כל ארבע שנים, אבל עדיין העם הבוחר, הציבור בוחר, את שליחיו, את נציגיו. ככה אני חשבתי, במיוחד כי אני באה ממדינה שלא הייתה בה דמוקרטיה. אבל לצערי הרב, לפני שבועיים, כמו שאר חבריי חברי הכנסת מהקואליציה, אני גם קיבלתי מכתב איומים. לא חשבתי שמישהו פעם יאיים עליי בגלל שאני בכנסת. בגלל שאת ימנית.

להיות ימני זה שווה איומים. איך אנחנו מעיזים להאמין בארץ ישראל השלמה? איך אנחנו מעיזים להאמין בזה שאנחנו פה בשם המורשת וההיסטוריה פה, לא רק איומים כלפיי, אלא כלפי ילדיי. הפרטים של הילדים שלי חשופים במכתב, לפני שבועיים. איך נודע לי? קצין ביטחון של הכנסת התקשר אליי ושאל אם קיבלתי מכתב. אני לא בודקת בכל יום את תיבת הדואר, אז כשבדקתי, באמת יש מכתב. מי שלח אותו? הנוקמים, revengers, ככה כתוב בכותרת. אני לא הבנתי איך הגענו למצב הזה. איך זה יכול להיות? מדינה דמוקרטית. אנחנו מתפארים בזה ואנחנו גאים בזה שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית. לאיים עלינו? על נבחרי ציבור? יותר גרוע, לאיים על ילדינו, על האחים שלנו, על המשפחה, ולראות את כל הפרטים של ילדיי? תאמינו לי, כשקורים דברים כלפיי, איכשהו אני לוקחת,

את הילדים שלי לחשוף? את מספר תעודת הזהות שלהם? את כל הפרטים האישיים שלהם? הילדים שלי לא בכנסת, הילדים שלי לא פוליטיקאים. האיום הזה נורא מפריע לי, אבל מה שיותר שמפריע לי הוא שעד עכשיו אף אחד לא מצא מי שלח את המכתב. במכתב במפורש כתוב איום. תאמינו לי, למי להאמין? האם אנחנו במדינה דמוקרטית או לא? איך זה להיות? במקרה יש לי שני בנים והם חיים את החיים שלהם, ופתאום אני רואה את כל הפרטים שלהם חשופים. חבריי חברי הכנסת, תקשיבו כולכם, אני לא מדברת על הקואליציה והאופוזיציה. איך אנחנו מגיעים למצב הזה? איך זה יכול להיות שאנחנו במדינה דמוקרטית נפחד? איך זה יכול להיות? בגלל שאנחנו בקואליציה? מחר גם זה יכול להגיע לאנשים אחרים, לאופוזיציה. איך זה יכול להיות? לכן אני אומרת, חבריי, את הדבר הזה צריכים להפסיק. אנחנו אחראים לזה. איך זה יכול להיות? חייבים לתפוס את האנשים האלה. לא יכול להיות, כבר 18 ימים אף אחד לא נתן לי תשובה, חוץ מלהגיד לי: תיזהרי, תעשי את זה, אל תעשי את זה. אני לא חושבת שזה תפקידי. אני לא פגעתי באף אחד. אני לא עברתי על החוק. אם אני עברתי על החוק, יש גורמים שצריכים לבדוק את זה, לשאול אותי. לא יכול להיות שיפחידו אותי במכתב איומים, את כולנו, את ילדינו, את משפחותינו. אני מבקשת, חבריי, מי ששומע את זה, בואו נתאגד, נתארגן שיפסיקו, במיוחד על המשפחות שלנו.

אני מזמין את השר יואב בן צור לסכם את הדיון. אינו מעוניין. תודה רבה. חברי הכנסת, נעבור להצבעה של הצעת חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה), התשפ"ד 2024, בקריאה ראשונה. נעבור להצבעה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק הסכמים קיבוציים (הוראת שעה, חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה), התשפ"ד 2024, לוועדת העבודה והרווחה

חמישה בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק הסכמים קיבוציים

שעה, חרבות ברזל) (הוראות מיוחדות לעניין הרחבת הסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות האיבה או פעולות המלחמה), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה,

עדות קטין בהליך אזרחי), התשפ"ד 2024, פ/4297/25, של חבר הכנסת אלי דלל. ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעת החוק הבאות: הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, איסור החזרת גופות מחבלים), התשפ"ג 2023, פ/1599/25, של חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון, אי-החזרת גופות מחבלים), התשפ"ג 2023, פ/2238/25, של חבר הכנסת אליהו רביבו. ועדת הפנים והגנת הסביבה תדון בהצעת חוק חובת מיגון לנכים, לקשישים, לאלו שידם אינה משגת, לאזרחים שיש בידם דירת מגורים אחת בלבד ולמתגוררים ביישובי קו העימות, התשפ"ד 2023, פ/4132/25, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה. הוועדה לביטחון לאומי תדון בהצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון, נסיבות מחמירות להסעה, להלנה ולהעסקה של תושב זר השוהה בישראל שלא כדין שביצע מעשה טרור או תמך בטרור), התשפ"ד 2024, פ/4281/25, של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי הכנסת. ועדת הכנסת החליטה בישיבתה ביום כ"ח בשבט התשפ"ד, 7 בפברואר 2024, להעביר את הצעות החוק הבאות לדיון בוועדת הבריאות: הצעת חוק יום בריאות הנפש, התשפ"ג 2022, פ/47/25, של חברת הכנסת מרים וולדיגר, הצעת חוק יום בריאות הנפש, התשפ"ג 2023, פ/1817/25, של חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. ועדת הכנסת ממליצה לכנסת להעביר את הצעות החוק האמורות מוועדת הבריאות לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט, לשם הכנתן לקריאה הראשונה. אבקש את אישורה של הכנסת להמלצה זו. תודה. אנחנו נעבור להצבעה על העברת הצעת חוק יום בריאות הנפש, התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת, מוועדת הבריאות לוועדת החינוך, התרבות והספורט.

הצעת ועדת הכנסת להעביר את הצעת חוק יום בריאות הנפש, התשפ"ג 2022, מוועדת הבריאות לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. שבעה

במסגרת חוק ההסדרים האחרון בוצעו כמה תיקונים בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א 1981, שעסקו בהגברת השקיפות ללקוחות הבנקים. אחד מהם היה תיקון סעיף 5א לחוק הבנקאות, שבו נקבע כי בתחילת כל חודש קלנדרי ישלחו הבנקים לכל לקוחותיהם, באמצעי המאפשר תקשורת מיידית ונגישה ככל האפשר, הודעה שבה יפרטו את הסכומים הכוללים של העמלות ושל הריביות שגבה הבנק מהלקוח בחודש שקדם למועד שליחת ההודעה. עוד נקבע כי מועד תחילתו של התיקון לעניין עמלות יהיה ב-1 בינואר 2024, ולעניין ריביות וכן עמלות וריביות שנגבו בעבור הלוואה לדיור, ב-2 ביוני 2024. לצערי הרב, נוכח מלחמת חרבות ברזל, שפרצה ביום 7 באוקטובר 2023, שבה הוכרז מצב מיוחד בעורף שהוחל על כל שטחי המדינה והחל גיוס מילואים נרחב, עובדים רבים בכל מערכות המשק, לרבות המערכת הבנקאית, גויסו, ועיקר המשאבים הופנו לטיפול בנפגעים ובמקרים דחופים. המציאות החדשה השפיעה על היערכות הבנקים ליישום הוראות התיקון במועד שנקבע. הצעת החוק, שהיא הצעת חוק ממשלתית, נועדה לאפשר לבנקים ארכה להיערכות ליישום משלוח ההודעות ללקוחותיהם.

הוצע בנוסח המקורי שהגישה הממשלה לדחות את מועד משלוח ההודעות לעניין העמלות ליום 1 באפריל 2024. עם זאת, במהלך דיוני ועדת הכלכלה בהצעת החוק דיווחו נציגי הבנקים על התקדמות בהיערכות ליישום החוק.

הוקדם המועד המבוקש ונקבע ליום 1 במרץ 2024. מאחר שכפי שציינתי, מועד תחילתו של התיקון נקבע ליום 1 בינואר 2024, והוא המועד המקורי שבו היו אמורים הבנקים לעמוד בהוראות הסעיף, מוצע לקבוע כי תחילתו של התיקון המונח בפניכם כעת יהיה ב-1 בינואר 2024. חברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מכם לאשר אותה בקריאה

תודה רבה. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, כאמור, אך הוגשו בקשות רשות דיבור של סיעת חד"ש-תע"ל. הם לא נמצאים. אני אקרא בשמות. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברי חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח.

נעבור להצבעה בקריאה השנייה על הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024) (תיקון), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה.

בעד, שמונה, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. נעבור להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024) (תיקון), התשפ"ד 2024. ההצבעה. חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024) (תיקון), התשפ"ד 2024, נתקבל. שבעה בעד, אין מתנגדים.

כי הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024)

חברי הכנסת, תם סדר-היום.